תוכן עניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 4 מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ: 4 חילופי גברי בוועדות הכנסת 4

מסדר-היום. כמו כן, משחדלה חברת הכנסת הילה שי וזאן לכהן בכנסת בכ' בשבט התשפ"א, 2 בפברואר 2021, נמחק שמה מהצעות חוק שהייתה שותפה להן עם מציעים

תכהן חברת הכנסת יעל רון בן

אני אימא גאה לארבעת בניי האהובים ירדן,

קורן ומשה, חמות לכלתי היקרה מאוד נועה'לה וסבתא לנכדתי אורי, ששמה לקוח מסדר ההבדלה שאנחנו עורכים בביתנו מדי מוצאי שבת

המסגרת האחרונה שיכלה להשקיע בהם את מה שמגיע לכל ילד בישראל.

כשהייתי חלק מצוות הניהול של בית הספר התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות, נפעמתי לא פחות מכך שקיימות בישראל פנינים חינוכיות שצריכות להוות מודל לחיקוי עבור מוסדות חינוך בישראל. הפער הזה בין החינוך האיכותי, שלצערי איננו נחלת הכלל, לבין חינוך שאינו מקנה מיומנויות להגשמה ולהצלחה אישית, פוגע בחברה שלנו, בפרט ובכלל. אני גאה להיות חלק מבני ישראל, בניו של עם הספר. אני גאה לעבוד, עד לפני יממה, בתחום ההייטק,

ומהווה אחת מספינות הדגל של תעשיית ההייטק הישראלית. כמי שהתמודדה לראשות מועצת הר אדר, התכבדתי ושמחתי לשרת את ציבור תושבי הר אדר בשיתוף, ביושרה ובשקיפות ולהביא לידי ביטוי את ערכיי, שינקתי משורשיי המשפחתיים, כשכיהנתי בתפקידי כסגנית ראש מועצת הר אדר. בעולם מכנים אותנו "סטרטאפ ניישן" ומתפעלים מכמות החברות האיכותיות שהעם היהודי היושב בישראל מייצר, חברות משנות חיים.

כיושבת-ראש מטה החינוך של יש עתיד וכמי שהייתה שותפה מרכזית לכתיבת חזון החינוך של המפלגה אני קוראת לכל ההורים בישראל לבחון היטב את החזון והמצע החינוכי שלנו לפני שאתם בוחרים לאיזו מפלגה להצביע בבחירות הקרובות. המצע של מפלגת יש עתיד בחינוך הוא פרי עבודתו של צוות היגוי מקצועי

מורות, תלמידות, גוף שיובל על ידי נשים, אך ישמח לקבל אליו גם אנשים מהמין הגברי. כמו שראינו לאחרונה, ראינו מדינות שמנוהלות בהצלחה כבירה על ידי נשים צנועות וחכמות, שמביאות סוג אחר של מנהיגות לשדה ההשפעה. אני מאמינה שדרך העשייה, הבינה והמנהיגות הנשית חייבת להשתלב בכל תחום של חיינו, וקוראת לכל גבר העומד בראש מערכת לשלב נשים לצידו. אני קוראת מכאן לבני גנץ למנות מייד יושב-ראש, סליחה, לחבר הכנסת בני גנץ, שר הביטחון, למנות מייד יושב-ראש לוועדת חינוך ולאפשר לנו לנהל אותה ולעבוד יחד כדי לטפל בילדי ישראל. אני גאה בראש המפלגה שלי יאיר לפיד על כך שנכנס לתפקידו כשר אוצר, שאותו מילא בהצלחה יתרה, ומינה רוב נשי ומנכ"לית למשרד. שוב שאפו ליושב-ראש מפלגת יש עתיד, שהשכיל לשלב ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה הכי הרבה נשים במקומות ריאליים. ככל שתמשיך לבנות מנגנונים של דמוקרטיה ישירה במפלגתך ותאפשר לחוכמת ההמונים שצומחת מקרב 150 המטות והפעילים האיכותיים מכל רחבי הארץ לחלחל ולדייק את קבלת ההחלטות, כך תלך ותתחזק. אני מברכת אותך על תהליך הדמוקרטיזציה של המפלגה שלו הייתי שותפה, ואני קוראת מכאן להורי ישראל לבחון את מצע יש עתיד כשהם באים לבחון באיזו מפלגה לבחור בבחירות הבאות. אני מציעה לכם לבחור מפלגה שתשים את הילדים ככתר לראשה. כשהייתי דוברת ארגון ההורים הארצי בהתנדבות, נחשפתי לפניות וזעקות של הורים שאיבדו את היכולת להתמודד עם השלכות עידן האינטרנט והרשתות החברתיות, לאיבוד גבולות וחשיפת ילדים בגילים צעירים לסמים, אלכוהול, תכנים מיניים ועוד מיני מרעין בישין, שהציבו את ההורים באתגרים קשים מנשוא. אחת מההמלצות החשובות של צוות ההיגוי של יש עתיד בחינוך היא להקים את המועצה הלאומית לחינוך, שתפקידה יהיה לתכנן את התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, לקדם את מערכת החינוך בישראל להיות אחת המערכות המובילות בעולם. אזרחים המגשימים את עצמם מועילים לחברה. כדי שיוכלו לספק את צורכי הצבא, האקדמיה ושוק העבודה, אני מפצירה בכם לתמוך בהקמתה של המועצה הלאומית לחינוך. באתי לכאן רק כדי לזעוק בפניכם: כשזה מגיע לחינוך, תהיו ענייניים ותשאירו את המשחקים הפוליטיים מחוץ לתחום. בידיכם הכוח, בידיכם הכסף, וזה מה שיביא לכם הכי הרבה כבוד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, וברכות גדולות לחברת הכנסת ענת כנפו. בהצלחה. לאחר הברכות של חברי הכנסת,

בקצב השינויים שיש לנו כאן, אנחנו נזמין את מי שכבר נחשב ותיק, את חבר הכנסת משה טור פז, לברך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

חבר הכנסת טור פז, רק נאפשר לחברת הכנסת כנפו לשבת, כדי שהיא תוכל לשמוע את הדברים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ענת כנפו, אני יודע בדיוק מה את מרגישה. את לוחמת שטח במפלגת יש עתיד, ועוד קודם לאורך כל חייך. נולדת וגדלת בירושלים,

אם לארבעה, סבתא לאורי,

התחלת לעבוד בגיל 14. למדת בתיכון האקדמיה למוזיקה וניסית להתקבל לקורס טיס, עוד לפני בג"ץ אליס מילר. לאחר מכן שירת כסמ"פ בפלוגת נערי רפול, ושם, כפי ששמענו, נחשפת לפער בין אלו שיש להם ואלו שדואגים להם לבין אלו שאין להם, ומרגע זה, אולי בעצם מרגע הולדתך, את לוחמת צדק. פתחת עסקים, נלחמת למען עסקים, השגת ארבעה מתוך תשעה מנדטים כסגנית ראש מועצת הר אדר בבחירות, ועבדת עד לאחרונה ממש במובילאיי, בשיווק בין-לאומי, כשבדרך את מצטרפת ליש עתיד, מקימה ומנהלת את פורום החינוך ונלחמת את מלחמתם של הילדים בכל מקום שאת. כנסת ישראל יכולה להתברך באשת ערכים ומעשה, וכמצטרף חדש אני מברך אותך, ענת כנפו, על הצטרפותך לכנסת ישראל. היות שכפי שאמרת, בעוד כחודשיים זה מסתיים, אין לי אלא לעוץ עצה מארבעת השבועות שלי במליאה: במקום שאין אנשים השתדלי להיות אישה. תהיי בדיוק כמו שאת, הילחמי על ערכייך, ואנחנו מברכים אותך ביש עתיד על הצטרפותך.

תודה רבה. עד כאן הצהרת האמונים ונאום הבכורה של חברת הכנסת ענת כנפו,

הצלחה גדולה. תודה רבה.

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א 2021, לקריאה הראשונה. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק סגן שר הבריאות יואב קיש,

כבוד היושב-ראש, ברכות לחברת הכנסת החדשה ענת כנפו. מאחל לה הצלחה ושבאמת תצליח להיות גם בכנסת עם יותר יציבות ומשמעות וחקיקה. אני פה בשביל לדבר על תיקון לחוק הקורונה בכל הקשור לסמכויות הממשלה בכניסה ויציאה ממדינת ישראל. אני אגיד בקצרה שאנחנו נמצאים במציאות שונה, עם חשש מאוד גדול לכניסת מוטציות ווריאנטים של הנגיף, והדבר המרכזי שאנחנו חוששים ממנו, חוששים שיהיה בסופו של דבר, הוא שייכנס משהו שגם יכול לערער את "כיפת הברזל" שלנו, נקרא לזה, בנושא המגפה, וזה החיסונים. הדבר הזה, יש לו משמעות כבדה מאוד בחיי אדם, ולכן הממשלה כבר עכשיו, בימים אלה למעשה, מונעת את הכניסה והיציאה ממדינת ישראל ועושה זאת רק במשורה, דרך ועדת חריגים, גם ליציאה וגם לחזרה. יש כמה אלפי אזרחים ישראלים שהיום נמצאים בחו"ל ורוצים לחזור, והם יחזרו בתהליך מוסדר. יש כל יום טיסה יומית שיוצאת לפרנקפורט, שגם מוציאה וגם מחזירה. בהצעת החוק הזו אנחנו בעצם מסדירים את הכלים החוקיים שיאפשרו לממשלה להתקין תקנות שיסדירו את הכניסה והיציאה תחת ההגבלות והחשש הגדול מכניסה של מוטציה או וריאנט בצורה לא מבוקרת. רבותיי חברי הכנסת, ביום ב' באב התש"ף, 23 ביולי 2020, אושר בכנסת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, המעגן בחקיקה ראשית את סמכות הממשלה לנקוט אמצעים מיוחדים להתמודדות עם נגיף הקורונה. החוק מסמיך את הממשלה להכריז על קיומו של מצב חירום בשל נגיף הקורונה, ומשפורסמה ההכרזה על מצב חירום כאמור, להתקין תקנות, בין השאר לעניין הגבלת פעילות במרחב הפרטי והציבורי ולעניין הגבלת פעילות בבתי עסק ומקומות פתוחים לציבור ועוד. אנחנו היום מתמודדים עם גל תחלואה שלישי, החמור ביותר שהיה מאז תחילת המגפה. בגל הנוכחי מספר המאומתים הגיע לשיא של מעל 10,000 חולים מאומתים ליום, וקיים עומס מאוד משמעותי בקופות החולים, בבתי החולים, עם שיאי תחלואה קשה שלא נראו כמותם,

כשבמקביל מתבצע מהלך של מבצע חיסונים אינטנסיבי. כבר בתחילת ההתמודדות עם נגיף הקורונה עלה הצורך בהטלת מגבלות על חוזרים לישראל מחו"ל כדי למנוע את התפשטות הנגיף והחמרת רמת התחלואה במדינה. בתקופה האחרונה הצטרפו לחששות האלו גם חששות ממוטציות של הנגיף, וההערכה היא כי המצב הנוכחי של התחלואה הגבוהה נובע ככל הנראה מהתפשטות של הווריאנט האנגלי, שהוא מידבק יותר מזן הקורונה המקורי,

לפי דיווחים שנבדקים בימים אלה, החשש הוא גם לתחלואה קשה ותמותה גבוהה יותר. ככל שהזמן עובר אנחנו רואים שיש וריאנטים מוטנטיים נוספים במדינות שונות, והכניסה של וריאנט לישראל, שעלול לגרום לעמידות לחיסון, יוצרת חשש משמעותי מהחמרה בהתפשטות הנגיף ובתחלואה ממנו בישראל. שלילת האפקטיביות של החיסונים, זה החשש המרכזי. זוהי סכנה ממשית לעלייה בתחלואה ובתמותה וסכנה ממשית לבריאות הציבור בישראל, ויש לנקוט צעדים מהירים כדי לבלום אותן. מאחר שהזיהוי של וריאנט במדינה מגיע באיחור, לאחר שכבר הייתה הדבקה בתוך המדינה, חשוב לנקוט פעולות מניעה שימנעו אפשרות של כניסה של אותם וריאנטים לישראל. בהתאם לכך, כדי למנוע סכנה חמורה לבריאות הציבור, ובמאמצים לבלום את התפשטות הנגיף בישראל, מוצע לתקן את החוק באופן שיאפשר לממשלה לקבוע הגבלות בתקנות לפי החוק בכל הנוגע לכניסה של אדם לישראל ויציאה ממנה בכל המעברים: באוויר, בים וביבשה. כדי להפחית את הסיכון הנשקף מחולי קורונה המגיעים לישראל, מוצע להסמיך את הממשלה לחייב את אותם אנשים לבצע בדיקת קורונה במועד שייקבע בתקנות, וכן מוצע לקבוע כי השימוש בסמכות הממשלה להתקין תקנות לעניין איסור יציאה מישראל וכניסה אליה יותנה בכך שהממשלה שוכנעה, על ידי חוות דעת אפידמיולוגית, שאכן קיים סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל, וכי כניסה לישראל ממדינות אלה עלולה להוביל להחמרה נוספת בתחלואה. צריך לשקול גם שאין בהתקנת תקנות כאמור כדי לפגוע יתר על המידה, וכן לשקול את הצורך בתקנות מול מידת הפגיעה בזכות הכניסה לישראל והיציאה ממנה לפי סעיף 6 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

תוסדר פעולתה של ועדת חריגים שתאשר התקיימותם של סייגים לאיסור הכניסה לישראל או היציאה ממנה, ככל שייקבעו בתקנות, ולכן מוצע לתקן את הוראות החוק, להקנות לממשלה סמכויות מקיפות יותר לעניין הטלת הגבלות על הפעלת כלי טיס,

נוסעים ואנשי הצוות בהם. בשל האמור, ובהתאם להחלטת הממשלה, אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון מס' 6). תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים מכאן לרשימת הדוברים. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתם יודעים, אני מחשיבה את עצמי לאדם די אופטימי ותמיד מנסה לחשוב חיובי, אבל דווקא במקרה הזה, אני רוצה לתאר לכם תסריט שיכול להתברר כמאוד ריאלי והגיוני במצב שאנחנו נמצאים בו היום אם לא נצליח להרכיב ממשלה של המחנה הלאומי בעוד 48 ימים. אז אני מתכבדת להציג בפניכם את ממשלת הבג"ץ: ראש הממשלה, אסתר חיות, שר האוצר, חנן מלצר, שר הביטחון, עוזי פוגלמן, שרת האוצר, דפנה ברק ארז, שר התחבורה, יצחק עמית, שרת הקליטה, ענת ברון, השר לביטחון פנים, אלכס שטיין. אני יכולה להמשיך עוד ועוד, אבל נראה לי שהבנתם את הרעיון. אותם שופטי בג"ץ שמניתי הם אלו שיהוו למעשה את ממשלת ישראל, או ליתר דיוק, את ממשלת הצללים. הם יקבעו, הם יפסקו, הם יחליטו על מדיניות, ואז גם יישמו אותה בפועל. למקרה שתהיתם, הדיון שהתקיים אמש בבג"ץ בשאלת חוקי-היסוד הוא רק הפרומו למה שמחכה לנו בכנסת הבאה אם חס ושלום לא נצליח להרכיב ממשלה יציבה של המחנה הלאומי. אנחנו למעשה רק תפאורה, סוג של ניצבים בתיאטרון האבסורד של בג"ץ. עזבו אתכם מחקיקה, מדיונים בוועדות, משאילתות, מהצעות לסדר-היום, כל זה לא נחוץ, יש לנו את שופטי בג"ץ. הם הרי המהות, הם הקיום, הם הבריאה.

אותם שופטים שאחראים לעובדה שהמסתננים הבלתי-חוקיים עדיין איתנו ולא חזרו לארצות מוצאם, אותם שופטים שפסלו שלוש פעמים את חוק המסתננים שגיבשה הממשלה, שלוש פעמים עיקרו, סירסו ודרסו אותו, תוך כדי שהם צוחקים עלינו בכך כשהם שולחים אותנו לעשות תיקונים, תיקונים קטנים כאלה ואחרים שהם מבקשים, כשבפועל הם יודעים שאין להם שום כוונה בכלל לתקן כלום ושום דבר. אלה אותם שופטים שגם עיקרו, סירסו ודרסו את חוק הפיקדון, החוק היחיד שעוד טמן בחובו איזשהו תמריץ ליציאה מרצון של אותם מסתננים שכבשו שכונות שלמות בישראל. אתם בכלל מדמיינים לעצמכם באיזה מצב היינו יכולים להיות היום? שכונות שלמות בדרום תל אביב, בפתח תקווה,

בחיפה, באשדוד, בקריית מלאכי ובעוד מקומות רבים ברחבי הארץ, כל אלה היו חוזרות לתושבים הוותיקים שלהן.

השפיות, הביטחון, הניקיון, תחושת הבית הבסיסית שנעלמה באלימות גסה, גם כל אלה היו חוזרים. אבל במקום זה, ובגלל שופטי בג"ץ, ושאף אחד לא יתבלבל, אך ורק בגללם, הם עדיין איתנו, הם מהווים עול כלכלי,

חינוכי, ערכי וביטחוני קשה מנשוא על תושבי השכונות האומללים. אני עומדת כאן מעל בימת הכנסת הנכבדה, מישירה אליכם מבט ואומרת בשם כל אותם תושבי שכונות: לא נשכח ולא נסלח. ואם כבר לא נשכח, אז אנחנו בוודאי לא מתכוונים לשכוח ולעבור לסדר-היום על אותו סרטון שכולנו נחשפנו אליו בימים האחרונים, סרטון מזעזע ואכזרי של הדור השני של המסתננים שכבר בא עלינו לרעה, מכה ומרביץ באופן ברוטלי ואכזרי מאין כמותו לדור הצעיר שלנו בשכונות שאיכשהו עוד שרד. אני מבטיחה לכם שכזאת אלימות לא תראו ברחביה או ברמת אביב, היכן שגרים אותם שופטים, שכנראה דם אחר זורם בעורקיהם, לא אותו דם שלנו, ולכן הדאגה לזכויות אדם לא נוגעת להם.

בעצם היא נוגעת להם רק כשמדובר במסתננים בלתי חוקיים, וכמה שיותר אלימים, ככה יותר טוב, ככה יותר נדאג להם. אנחנו מבחינתם אוויר.

מדינת היהודים? הצחקתם את שופטי בית המשפט העליון. ישראל היא מדינת כל אזרחיה, על פי תפיסת עולמם המעוותת והמנותקת. לסיום אני רוצה להקריא לכם ציטוט קצר על מערכת המשפט שלנו: "בדרך כלל שר המשפטים בארץ נבחר בצורה כזו שיודעים שהוא יהיה אוהד לנשיא בית המשפט העליון. אם יש איזה חשש שמישהו עלול להיות לא אוהד אז עוצרים אותו במשטרה או חוקרים אותו".

את המילים האלה אמר לא אחר מנשיא המדינה שלנו, אותו נשיא שגורמי השמאל וגורמי המשפט אוהבים מאוד להלל ולשבח על בסיס יומי. פעם, לא מזמן, מסתבר, הוא חשב אחרת, פעם הוא גם הבין שמשהו רקוב מאוד במערכת המשפט שלנו. אבל היום, אהוב התקשורת, נשיא המדינה נשמע כבר אחרת לגמרי. אז אם אנחנו לא רוצים להגיע למצב כפי שאותו רובי ריבלין תיאר באותו ציטוט, הבחירה היא בידיים שלכם, בידיים של המחנה הלאומי.

חברת הכנסת מיכל וונש, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני סגן השר, בהמשך לדבריך לאחר שלא ראתה את משפחתה מאז תחילת הקורונה, מ', קצינה בודדת המשרתת במודיעין, קיבלה אישור מהצבא לצאת לביקור משפחתה בניו יורק. למרות שהייתה צריכה לחזור ארצה כבר בסוף השבוע שעבר, מ' תקועה בחו"ל ולא יכולה לשוב לצבא,

יהודי בריטי שיחד עם משפחתו היה באמצע תהליך עלייה, נתקע בלונדון כאשר אשתו והילדים כבר הגיעו ארצה. בכל ערב המשפחה בוכה בטלפון ומתחננת למצוא דרך להתאחד, דוד, איש עסקים שיצא לעבודה במיאמי, אינו יכול לחזור להיות עם משפחתו,

שיצאה לדרך לפני ימים רבים, לא הגיעה להיפרד בזמן מאביה, שנפטר מסרטן. אלה הם רק חלק ממאות, אדוני סגן השר, מאות הסיפורים שמגיעים ללשכתי בכל יום בשבוע האחרון מאז ההחלטה לסגור, ואנחנו מבינים אותה,

את הטיסות היוצאות והנכנסות לישראל.

המילים שלי, הן רק מילים לעומת המצוקה שאני שומעת בצד השני של הטלפון בשיחות שאני מקבלת. אין עוררין, אדוני סגן השר, אין עוררין על האתגר הבריאותי הגדול שמדינת ישראל נמצאת בו, אבל אני כאן דווקא לזעוק את זעקת אלפי הישראלים, שככה עברת לסדר-היום, שתקועים בחוץ לארץ. ואני כאן לספר לך, אדוני סגן השר, שרבים מהם הם עולים חדשים וותיקים, שמן הסתם מוצאים את עצמם נדרשים לטוס יותר, גם לצרכים אישיים, כיוון שיש משפחות חולות בחוץ לארץ, או עסקיים ושנתקעו בחוץ לארץ ואינם מצליחים לחזור הביתה, עם השלכות קשות. וזה הפך אזרחים שומרי חוק ומכבדי חוק, שרובם אף התחסנו בטרם צאתם מתוך מילוי החוק, נמנעת ונשללת מהם זכותם הבסיסית כאזרחים לשוב הביתה בחסות המדינה שאליה הם עלו כשהם השאירו הכול מאחור, אדוני סגן השר. גם בנושא זה ההחלטה שהתקבלה יוצאת אל הפועל ללא כל תוכנית ובניתוק מהמציאות.

למרות פרסום מידע בסיסי לציבור בנוגע להנחיות,

ואתר שמיועד להגשת בקשות לוועדת החריגים, קיימים פערים רבים בהנגשת המידע, בשקיפות וביכולת לממש את המדינות הלכה למעשה. בין הבעיות העיקריות: חוסר תכנון ומידע על טיסות חילוץ ועיכובים באישור חברות ושדות התעופה, מעבר כמובן לישראייר ופרנקפורט,

חלק מהאנשים הגיעו לפרנקפורט, והודיעו להם שגרמניה לא מרשה להם להיכנס בכלל, על מנת לאפשר לכל אזרח להגיע ארצה בכפוף להנחיות ולאישור הנדרשים. ללא פרסום מסודר של כל הטיסות האפשריות או הפניה אליהן מאתר ממשלתי, או בלי מספר טיסות הולם, אין באפשרותם של אזרחים לתכנן את שיבתם ארצה גם כשמתקבל האישור.

ועדת החריגים שעליה סיפרת לא עוזרת למי שאין ברשותו פרטי טיסה חזרה. לחלק מהם, אני גם שמחה לבשר לך, פגה הבדיקה השלישית של הקורונה בעודם בדרכם ארצה, כיוון ש-72 שעות אחרי היא כבר לא רלוונטית. היעדר ההנגשה פוגע ביכולתם של עולים למלא את טופס ההפניה לוועדת החריגים שעליה סיפרת, בלי תרגום של המבוא לטופס, שכולל את כל הסעיפים החריגים, זה לא נמצא, לא באנגלית ולא בשפות אחרות שנפוצות בקרב עולים חדשים,

המידע אינו נגיש באופן בהיר ואינו ברור לנוסעים שמנסים בזמן מצוקה אנושית גדולה להבין את הכללים וההנחיות. אל מול כישלון ביצועי זה שוב הוגש בג"ץ, מאי גולן, שוב הוגש בג"ץ,

כי שוב מגלגלים תפוח אדמה לוהט שנובע מחוסר תפקוד של הרשות המבצעת והמחוקקת, שבסמכותה לפקח, אל הרשות השופטת. ממשלת ישראל מתנהלת ללא תוכנית מסודרת בשום נושא מחודש מרץ, ללא מדיניות עקבית וללא תכנון ראוי כמעט שנה. זהו עוד סימפטום שהקורונה רק מבליטה ומחדדת, התנהלות ללא קביעת יעדים, ללא היתכנות ביצוע, עם השלכות אנושיות קשות על כל אזרחי ישראל, בתקופה בין הקשות שידעו.

אין חיסון. נדרשת תוכנית ארוכת טווח,

שתיושם באופן שוויוני בכל נושא על מנת שנצלח כולנו את האתגר הכלכלי,

מהקשים שידעה מדינת ישראל. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת משה ארבל, איננו, חבר הכנסת אלעזר שטרן, גם הוא לא נמצא, חבר הכנסת מתן כהנא, לא נמצא. חבר הכנסת ולדימר בליאק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני סגן השר, בואו נדבר על הצלחה כבירה של הממשלה במשבר הזה, בואו נדבר על הצלחתה הכבירה בהשמדת העסקים הקטנים. 100,000 עסקים קרסו מתחילת המשבר, 100,000 משפחות בחרדה קיומית, 100,000 חלומות שהתרסקו. מסעדות ובתי קפה סגורים כבר חמישה חודשים, והתחלואה בשיא. 50% מהמסעדות בארץ נסגרו או נמצאות בסכנת סגירה, ואין שום מדינה בעולם, אין שום ממשלה בעולם שריסקה את ענף המסעדנות כמו ממשלת נתניהו. הצלחה כבירה. חנקתם את חנויות הרחוב, את חדרי הכושר, את הספרים, עצמאים קטנים שרק רצו לעבוד ולהתפרנס בכבוד, פשוט ניסו להציל חיים, היינו צריכים לתת, היינו צריכים להיות,

הממשלה ריסקה אותם והשפילה אותם שוב ושוב, בלי חמלה, בלי מחשבה, בלי אופק לעתיד. וגם היום, כמעט שנה אחרי פרוץ המשבר, אין לממשלה הזאת שום תוכנית סדורה לחזרה לפעילות עבור המגזר העסקי. כמה פעמים הם הבטיחו דמי אבטלה לעצמאים? לא מענקים עם נוסחאות מסובכות, דמי אבטלה במתווה פשוט ויעיל, שאנחנו ביש עתיד מציעים כבר שלוש שנים, והקואליציה הפילה את המתווה ב-2018, ב-2019 וב-2020.

כי לא אכפת לכם. כי לא אכפת לראש הממשלה הזה, כי הוא עסוק במשפט שלו, בהטבות המס שלו ובקואליציה שלו וביחס בין מספר המתים למספר המנדטים. מספר המתים ומספר המנדטים. זה היה חייב להתנהל אחרת. אנחנו ננהל את זה אחרת. אחרי הבחירות אנחנו נקים כאן ממשלה חדשה, שפויה וליברלית, וסוף-סוף ציבור העצמאים ידע כי יש ראש ממשלה בישראל.

חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ישנו פתגם עממי שאומר: השבע לעולם לא יבין את הרעב. זו התמצית של הכאב הגדול שהיה לנו לקראת כניסת שבת האחרונה, שבת המלכה, ההחלטה של בית המשפט להקפיא את הפרויקט החברתי ביותר של שר הפנים היקר הרב אריה דרעי, וזאת בעקבות עתירה קנטרנית של עמותת פתחון לב,

אותה עמותה שמספרת בכל מקום שהיא עוזרת לנזקקים, ידעה לגרום ל-300,000 משפחות בלמעלה מ-200 רשויות, 2 מיליון נזקקים מכל החוגים, דתיים, חילונים, ערבים, חרדים, מכל ערי הארץ, עם קריטריונים ברורים שאושרו על ידי אנשי המקצוע והיועץ המשפטי, כולם שם המתינו לרגע החלוקה, שתסייע בידם לצלוח את הימים הקשים הללו, ימי הקורונה, ימי הסגר הקשים, רבים מהאנשים האלה נמצאים בחל"ת ומתקשים לשלם למכולת, המקרר ריק,

חודשים רבים לפני הכרזת הבחירות, לוקח כאן אחריות השר הרב אריה דרעי, שקשוב מאוד לרחשי לב הציבור ונוגע לו כל מקרה כזה, הוא פועל בנחישות להשגת התקציב האדיר של 700 מיליון שקלים לחלוקה לציבור, עבודה רבה וקשה של חודשים, הלוך ושוב. קשיים רבים נערמו בפרויקט, על הכול חשבו, אבל על עמותה שתתנהג באכזריות ותעתור לבית המשפט ותעצור את המיזם, על זה לא חשבו, כי כנראה זה היה תסריט דמיוני, שאלה שאמורים להיות אמונים על נתינה ולחלק לנזקקים הופכים כעת להיות אויבי הנזקקים. לא להאמין שכך יהיה. בתקשורת פורסם על שכרם הענק של מפעילי העמותה, כפי שמשתקף בדוחות הכספיים שלהם, ואכן כבר ציינתי שהשבע לעולם לא יבין את הרעב.

מנהלי העמותה, מקבלים כזה שכר עתק, אז כל השאלות נגמרות, הכול ברור. הדאגה שלהם היא לדברים אחרים ולא בדיוק לנזקקים. במשפט שלמה המפורסם, כאשר רבו הנשים על התינוק החי וכל אימא אמרה שהתינוק שלה, הציע שלמה המלך, החכם מכל אדם, בחוכמתו לאימהות: בואו ונחתוך את התינוק לשני חלקים, וכל אימא תקבל חצי מגופו. האימא המתחזה הסכימה מייד וצעקה: לא לי ולא לך, ואילו האימא האמיתית אמרה: תנו לה את הילד, רק אל תהרגו אותו. וכך שלמה ראה לפי התגובות מי האימא האמיתית הזו, שמוכנה לכול, רק שהילד ימשיך לחיות, והייתה מוכנה גם לוויתור בסיפור העצוב הזה.

גם כאן הוכיחה יותר מכול העמותה,

בעקשנותה בעתירה, שהם האחרונים שיכולים לייצג את הרעבים ואת הנזקקים. השמחה שלהם מהפסיקה מוכיחה שמטרותיהם אחרות ממטרות החלוקה לנזקקים. הם האחרונים שהייתי מפנה אליהם. ויותר מכך כואב שהשופט, לאור המצב, ובראותו את האובססיה של העמותה מול הכאב בעיניים של מיליוני הנזקקים, למה הוא לא פעל כשלמה המלך? הוא היה צריך לאפשר את החלוקה הצודקת לאזרחים. למה לדחות את החלוקה? למה גם בדבר כזה טהור וחברתי, שעוזר לכולם, גם בזה בית המשפט מתערב ופוגע באזרחים? שמענו גם על מקרי התאבדויות של אנשים בתקופה הזאת מחוסר מזון. זה אומר רבות על השאלה מדוע לעם אין אמון במערכות הצדק והמשפט.

הצעתי לעמותת פתחון לב, לאחר המעשה החמור שלהם, היא שיעשו באופן דחוף שינוי השם ברשם העמותות ל"חסרי לב" או "חסרון לב", כי על חסרון הכיס שגרמו למיליוני איש לא יוכל איש לסלוח להם. אכן, השבע לא יכיר ולא יבין את הרעב.

חברת הכנסת תהלה פרידמן, איננה, חבר הכנסת מיקי לוי, לא נמצא, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, לא נמצא, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אף הוא לא נמצא. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. סגן השר קיש מסכם, אבל יש עוד זמן, יש עוד דוברים. זה בסדר, הוא יכול להגיע בעוד כמה דקות. נמצאים פה לפחות שניים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אזרחי ישראל, גונבים אתכם, אזרחי ישראל. גונבים אותנו. בעודנו משחקים בבחירות, בג"ץ דן אתמול בחוקי-יסוד. גם בחוקי-יסוד הוא כבר דן, וזו בדיוק השיטה: קודם דיון תיאורטי, אחר כך מכניסים איזו פסקה לא מחייבת כדעת מיעוט, וכעבור תקופה נשענים עליה ונוטלים סמכויות שמעולם לא היו להם ומעולם לא היו אמורות להיות להם. את כל זה כמובן עוטפים בטרמינולוגיה משפטית לכאורה, ממציאים מונחים כמו "עקרונות היסוד של השיטה", "שימוש לרעה בסמכות מכוננות"; המטרה היא אחת: לקחת עוד סמכות שלטונית, עוד סמכות שלטונית, ולרוקן את הדמוקרטיה הישראלית מכל תוכן, זאת, כחלק מהמאבק הגדול לריקון התוכן הלאומי של המדינה היהודית. הדיון כעת תיאורטי לכאורה, וזה לא מעניין אף אחד. בזמן שאנחנו עסוקים באלף ואחד נושאים אחרים, הבאת חיסונים ושיקום הכלכלה ועוד כהנה וכהנה, בבג"ץ מנצלים את הרגע לקידום מעמדם הפוליטי, הכול על חשבון הדמוקרטיה והחירות הפוליטית של אזרחי ישראל. שימו לב, בג"ץ הופך את היוצרות: לא עוד הוא פועל מכוח החוק של הכנסת, אפילו לא חוק-יסוד, אלא הכנסת, בית הנבחרים, אלה שנבחרים בבחירות דמוקרטיות ומייצגים את הציבור, הם שצריכים את אישור בג"ץ. על פי זה, חוקי המדינה שמחוקקים כאן בכנסת, אפילו חוקי-יסוד, אינם אלא בסך הכול המלצה שמובאת לאישור העליונים. חשוב להבין כי לבג"ץ מעולם לא ניתנה שום זכות לפסול חוקים. הוא לקח אותה לעצמו תוך שימוש מניפולטיבי בחוקי-יסוד שעברו באישון לילה, ברוב קטן ומקרי, בכנסת דלת-משתתפים בתקופה של מערכת הבחירות 1992, ושרוב חברי הכנסת לא העלו בדעתם את השימוש שייעשה בהם. היום הם כבר מעיזים לדון,

בחוקי-יסוד. בעוד קצת יותר מחודש וחצי נלך לבחירות. אם לא נצליח, חלילה, להביא לרוב מובהק לממשלת ימין ואזרחי ישראל יבזבזו קולות על מפלגות שאינן מחויבות קודם כול לממשלת ימין, העריצות המשפטית הזאת תמשיך לרדות בנו, לפגוע בביטחון, במדיניות ההגירה בארץ ישראל ובזהותה היהודית של מדינת ישראל. הפעם הזאת, אדוני היושב-ראש, בעזרת השם, יהיו מעל 61 מנדטים לימין, ונוכל לשים סוף

תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, אדוני סגן שר הבריאות, אתם באים לכאן פעם אחר פעם כדי לחוקק סמכויות כאלה וסמכויות אחרות ולתקן תקנות כאלה ותקנות אחרות, אבל אני חייב לומר, ואני אומר זאת לא בפעם הראשונה: הבעיה לא בחוקים שאתם מחוקקים, הבעיה היא באיך שאתם מנהלים את האירוע. כי לחוקק ולהביא לפה, מעכשיו לעכשיו, מהר, חקיקה, בזה אתם מצטיינים, בלנהל אתם נכשלים פעם אחר פעם. אתם סגרתם את חנויות הרחוב ואפשרתם לרשתות הגדולות להפוך את עצמן למעין רחוב. אתה רואה את בעלי העסקים הקטנים של חנויות הבגדים, של חנויות הצעצועים, של המסעדות: הם נדרשים לפנות לבג"ץ כדי להבין למה הם סגורים והחנות ליד, של רשת גדולה, פתוחה ומוכרת את מה שהם מוכרים. המסעדה סגורה ואתה לא יכול לקחת טייק-אווי ממסעדה, אבל אתה יכול ללכת לכל אחת מרשתות הסופר ולקנות שם אוכל מוכן ואפילו לאכול במקום,

אתם לא אוכפים אותם, לא בבני ברק ולא בטמרה. הכי קל לבוא איפה שלא צריך, הכי קל לבוא איפה שהציבור יותר ממושמע. והנתונים ברורים, אתם לא יכולים להתעלם מהם: בחודש ינואר חילקה המשטרה בהרצליה 110 דוחות, והרצליה נמצאה בסוף חודש ינואר עם 5% תחלואה, בתל אביב חילקה המשטרה 155 דוחות, לכל 10,000 נפש,

זאת אומרת, אנחנו בודקים את זה יחסית. בתל אביב, 155 דוחות לכל 10,000 נפש, 7% תחלואה, בבני ברק, עם 21% תחלואה, 59 דוחות. אז אל תספרו לי שאתם מנהלים את האירוע, אל תספרו לי שבאמצעות התקנות האלה או החקיקה הזאת תצליחו להוריד את התחלואה, כי אתם עושים בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. תבואו לפה עוד פעם עם עוד חוק ועוד תקנה ועוד חוק ועוד תקנה, ותסגרו עוד עסקים ועוד בעלי עסקים יפשטו את הרגל, ולא תצליחו לנצח כי לא תעשו את זה לפי נתונים. אם לא תנהלו את זה לפי הנתונים לא תצליחו להתגבר. אם אתם באמת רוצים לנהל את האירוע הזה, ואתם באמת רוצים להוציא את מדינת ישראל מהמשבר, אז מתחילים לנהל את האירוע כמו שמנהלים, ומקבלים את ההחלטות לפי נתונים, ועושים את הסגר כסגר דיפרנציאלי. ואז גם עושים סגר אמיתי, מתגברים איפה שצריך בערים אדומות ומשחררים בערים ירוקות, ופותחים ומכינים את מערכת החינוך לא רק לפתיחה הקרובה, גם לשנה הבאה. קיימתם דיון בממשלה על זה, אדוני סגן השר? יש תלמידים שלא היו יום אחד בבית הספר, אולי שלושה ימים הם היו. מה יקרה בספטמבר בשנה הבאה? איך תפתחו את מערכת החינוך? תמשיכו עוד פעם עם כן זום לא זום, כן סגר לא סגר? תכינו תוכנית מסודרת. אתם יכולים להוציא את מערכת החינוך ממשבר הקורונה הזה, להפוך להיות דוגמה ומופת בעולם, לעבור לקבוצות קטנות, לעבור באמת ליכולת לנהל את האירוע הזה. כנראה, ובזה אני אסיים, אדוני, הקורונה כאן כדי להישאר איתנו בצורה כזאת או אחרת, אז כדאי שתתחילו לנהל את זה, איך חיים לצד הקורונה, איך מתגברים ומקטינים את התחלואה לצד הקורונה בלי לסגור את כולם בבית, כי אתם רואים כבר היום שזה ממש לא הפתרון.

חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה.

עבורם על ידי משרד החינוך?

נגיף הקורונה יצר שלוש חזיתות מרכזיות שבהן נאלץ להתמודד הציבור הישראלי: החזית הבריאותית, שבה קיפחו את חייהם 4,888 אנשים עד כה,

שהביאה לקריסת עסקים, למספר שיא של מובטלים ודורשי עבודה ולציבור שלא יודע כיצד לגמור את החודש, והחזית החינוכית, שבה תלמידים נאלצים ללמוד בתנאים לא פשוטים, בתנאי בידוד ושחיקה, הורים צריכים לספק את התמיכה הלימודית, הנפשית והפיזית לילדיהם שנמצאים בבית, וציבור המורים מתמודד עם אתגר אדיר, חינוכי ונפשי. לצערי, התפקוד הלקוי של משרד החינוך במגפה הזו הוא מחדל שגובה מחיר כבד מדי יום, וגם יגבה בעתיד, כי הוא כושל בצעדים הבסיסיים ביותר שיש לנקוט. תלמידי ישראל נמצאים במקום האחרון בעולם במספר ימי הלמידה בתקופת הקורונה. ללא חזון, ללא תוכנית, ללא יכולות ביצוע וללא מנהיגות, תוך התבצרות במגדל שן של שמרנות, קיבעונות ונתק מהצרכים ומהמצוקות העולות מהשטח, מחמיר המחדל של משרד החינוך את הנזק והקושי של המורים, ההורים והתלמידים. מעשרות פניות שמגיעות ללשכתי מכל רחבי ישראל ומכל המגזרים עולה כי נוסף לאתגר החינוכי, מורים רבים מתקשים להתמודד מבחינה טכנית עם הלימודים מרחוק. למורים אלו אין מחשבים בבית, ואם יש, הם משמשים את ילדיהם, שגם הם צריכים אותם. המורים האלו נאלצים ללמד בעזרת הטלפון, שמגביל בצורה משמעותית את היכולת שלהם ללמד, להיות בקשר עם התלמידים ולמלא את תפקידם. לא יעלה על הדעת שמקום עבודה כלשהו, גם משרד החינוך, לא יספק לעובדים שלו, למורים, מחשבים ואמצעים בסיסיים. זו שערורייה. בדיוק כמו שמפקד לא ישלח את חייליו לשדה הלחימה ללא נשק. אני קורא למשרד החינוך לפעול במהירות, לצייד את כלל המורים במחשבים ובציוד בסיסי שיאפשר להם למלא את תפקידם החינוכי והחיוני

מהיכרותי העמוקה עם משרד החינוך במשך עשרות שנים ובמגוון תפקידים בשדה החינוך הארצי, אין בעיה של תקציב, גם לא בעיה של יכולת, זו בעיה של רצון ושל מוטיבציה. נקודה נוספת באותו עניין, ביחס למגזר החרדי, בדגש על המגזר הממלכתי-חרדי: בשל הגבלות דתיות ותרבותיות, ברוב הבתים החרדיים אין מחשבים, וברבים אין גישה לאינטרנט. הלימודים מרחוק מתבצעים באמצעות הטלפון. במשפחות החרדיות אין מספיק טלפונים היכולים לאפשר לילדים ללמוד. לעיתים ילדים אלה נאלצים להתגודד בכמה קבוצות גיל סביב מכשיר טלפון אחד וללמוד תוכני לימוד שלא בהכרח מתאימים לגילם ולצורכיהם הפדגוגים. אני קורא למשרד החינוך לקדם פתרון גם לצרכים של תלמידים אלו בחינוך החרדי באמצעות אספקה של טלפונים כשרים למשפחות או בכל פתרון אחר שיסייע בכך. אחרי הבחירות אנחנו ביש עתיד נקים ממשלה ליברלית שעובדת בשבילכם. יש עתיד תוביל אותה, והיא תדאג למורים ולחינוך ראוי.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, ביממה האחרונה מפלס הכעס והעצב בחברה הערבית

הציבור שלנו תמיד תבע,

מאבק של המשטרה בפשיעה ובפושעים.

זו דרישה שלנו. אבל יש הבדל בין דרישה שהמשטרה תפעל נגד הרעים והפושעים לבין פגיעה והריגת הטובים שבבנינו. אחמד חג'אזי, רחמת אללה עליהו, סטודנט לסיעוד, אין אדם שלא אהב אותו ביישוב ומחוצה לו, אני מכיר את משפחתו, הציץ כי שמע יריות, ואז נשק אוטומטי בשכונה מאוכלסת פילח את גופו

גם ד"ר ערמוש, רופא, נורה ברגלו. שוחחתי איתו אתמול, הוא אמר לי: ראיתי את המוות, הוא אומר לי: השוטר הגיע אליי עם אקדח. רק בגלל שהייתי מאחורי הרכב לא נהרגתי גם אני כמו אחמד. אני חוזר ואומר: אנחנו דורשים מהמשטרה שתפעל, כי היא לא פועלת כבר שנים רבות, כמו שעשתה בנתניה. בנתניה היא יכלה.

אם בשכונה שבה אתה מתגורר, הוא מתגורר, היא מתגוררת, שוטרים היו יורים בנשק אוטומטי בצורה כזאת. אני חושב שלא. וכשאני אומר שאנחנו רוצים מאבק בפשיעה אני מדבר על מוכנות אישית, קולקטיבית,

של החברה כולה, למאבק בפשיעה בגלל היעדר ביטחון אישי. זאת לא רק בקשה,

זה הפגנות, זה דרישות. באיטליה, מכובדי היושב-ראש, הקימו בית דין מיוחד לפשיעה, פושעים ומאפיות, והיה כלא מיוחד בשבילם, כי המדינה הכריעה ואמרה: אנחנו נאבקים בפשיעה. אגב, כך היה לגבי נתניה, נהריה ויישובים אחרים. הייתה הכרעה. פה עדיין אין הכרעה. מדי פעם יש מעצר פה, מעצר שם. איך זה שכבר עשור יש הברחות נשק, בעיקר מבסיסי הצבא, ומדי פעם יש עצורים בהברחות, ואחר כך הם משתחררים, חלק על תנאי, חלק שישה חודשים, חלק עם קנס כספי? ככה נאבקים בפשיעה מאורגנת? זאת לא דרך להיאבק בפשיעה מאורגנת. אין הכרעה. ויש רושם מוצק, חזק, אצלנו, שאתם מאוד לא מחוברים לכאב שלנו. אתה מכיר את זה, אתה מכיר את זה מאצלכם. אז נהרג אחמד, נפצע עוד רופא, ואז בתגובת המשטרה כתוב שהשוטרים פעלו כראוי. מה ראוי בזה שאחמד נהרג?

בכלל, בהודעות הראשונות דיברו על ארבעה מעורבים, כולל אחמד וד"ר ערמוש. זה קומם מאוד את האנשים. לכן ראיתם את האנשים שיצאו לצמתים גם בטמרה,

וזה יימשך, הכעס הזה. הדרישה שלנו היא ברורה, אולטימטיבית, ונמשיך. נכון, זה תהליך ארוך, מכובדי היושב-ראש, אין דברים של לחיצה על כפתור במאבק בארגוני פשיעה,

שוטרים שארבו לפושעים שבאו או לחסל או לעשות דמי חסות, פצועים, ומי שהזמין את הרצח או את הפרוטקשן עדיין חופשי. חשוב שהציבור ידע שצריך להעניש את מי שהזמין את הפשע הזה וצריך לשמור על חיי האזרחים, האנשים הטובים בינינו, שעושים הכול כדי להצליח להתרחק מהרע ולשמור על הטוב, ולשמוע את זעקת האימא שקורעת כל לב. גם לאימא ערבייה כואב, ולאחרונה לאימהות של הערבים כואב יותר.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד היו"ר, חברות, חברים,

שקשה לי היום יותר מתמיד לעמוד כאן, אבל בכל זאת החלטתי שאני מגיעה מהצפון במיוחד כדי להשמיע את הזעקה הזאת. זאת לא הזעקה האישית שלי, זאת הזעקה של חברה שלמה. מזעיקים אותנו בתקופה האחרונה כדי לאשר כל מיני תקנות. אני לא רוצה לזלזל באף תקנה,

אבל אני פונה ושואלת מכאן אם לא הגיע הזמן לדון ולאשר תקנות כדי להפסיק את מרחץ הדמים בחברה הערבית. ריבונו של עולם, כמה אפשר עוד לשלם? איזה מחיר? בחודש הזה, חודש אחד, אנחנו עם 16 נרצחות ונרצחים. לא ייאמן מה קורה כאן. לא ייאמן. לאף אחד לא מזיז, ומה שקרה אתמול בטמרה, זה הגיע לשיא. ניסיתי להסתכל על כל התמונה ולראות, וגם לקרוא את התגובות מהצד השני, ההשוואה מצד מסוים: תסתכלו על הלוויה, תעשו השוואה למה שהיה לפני יומיים. אבל אף אחד לא טרח אפילו

שכאן נרצח

בידי המשטרה, שוב המשטרה הזאת, שהיא אחראית בפועל לשמור על חיי אדם, אבל מה שקורה,

לא יכול להיות שאנחנו נמשיך לשלם את המחיר הזה ונשתוק. אני אומרת כאן, ומי שרוצה, שישמע וייקח את הדברים לידיו: החברה הערבית הגיעה לנקודת אל-חזור בנושא הזה. מי ששמע או רצה לשמוע את הכאב של אום ג'אבר, (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: ומפה אני רוצה לומר לאום ג'אבר: אלוהים ינחם אותך

ולכל האימהות השכולות ולכל האחיות מוכות היגון ולכל הנשים הנשואות ולכל הילדים שהתייתמו שאנחנו רואים אותם ואף אחד לא רואה אותם. אנו חיים במדינה שמחשיבה את עצמה למדינת חוק, אבל המדינה הזאת, בחוקים שלה, בכל פעם מקפחת אותנו. הגענו למצב שהיא הורגת אותנו. הגיע הזמן שהמדינה תישא באחריות שלה, והגיע הזמן שאנחנו כחברה גם נתקומם ונאמר: די, מספיק, אין אפשרות ליותר מכך. אחמד, רחמי האל עליו, לא הכרתי אותו

אבל את המשמעות, גם אחד שלא מבין ערבית יכול להבין מי הוא אחמד.) נא לסכם.

הוא כמו כל הנערים שלנו, כמו כל הבנים שלנו, שחיי היום-יום שלהם קשים מנשוא כדי שיחיו בכבוד, שילמדו, שיהיה להם עתיד. אום אחמד היא אֵם כמו כל האימהות שבעולם. היא רוצה לראות את הבן שלה מסיים את לימודיו ומצליח וחי ומקים בית ומשפחה. מכאיב לי כאם. אתמול הסתכלתי בעיניים של

הכנסת סונדוס סאלח, אני לא אאפשר לך להתחיל לדבר עד שייכנס שר תורן למליאה. אני כרגע מוציא את המליאה להפסקה עד לכניסתו של שר תורן.

את שנת 2020 סגרנו עם למעלה מ-113 קורבנות שאיבדו את חייהם, ובשנה הנוכחית, 2021, 16 קורבנות, ואנחנו רק 32 ימים, זאת אומרת, יום כן, יום לא, אנחנו מוצאים עצמנו עם עוד הרוג, עם עוד משפחה שכולה, עם עוד ילדים יתומים, עם עוד אבא ואימא שבוכים ימים ולילות בגלל האובדן הקשה של הבנים שלהם. זו מציאות עגומה וקשה מאוד, ואנחנו רואים ורואות שזה הופך להיות מדיניות, מדיניות שמאפשרת לנשק להישאר ואף לסכן את חייהם של יותר ויותר אנשים. גם המרחב הציבורי מסוכן לנו וגם המרחב הפרטי מסוכן לנו. התחומים השונים בחיים כל כך חונקים אותנו בחברה הערבית. אנחנו דורשים ודורשות חקירה מיידית, עניינית, ולא במח"ש. רק בשנת 2018 נסגרו למעלה מ-1,766 תיקים במח"ש. דוח מבקר המדינה של 2017 מראה שרק ב-3% מהתיקים הועמדו שוטרים לדין. מח"ש היא מחלקה לקידום שוטרים ולא לחקירת שוטרים. אנו דורשים מחלקה נפרדת, עניינית, מקצועית,

הוגנת, שתטפל במקרים האלה.

תודה רבה לחברת הכנסת סונדוס סאלח. חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח. סגן השר יסכם. יעלה ויבוא חבר הכנסת סגן שר הבריאות יואב קיש.

היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לפני שאתייחס לנושא, אני רוצה לומר לאותם חברי כנסת שהתייחסו לאירוע הקשה בטמרה שכולנו, כל עם ישראל, כואב את המוות המיותר של אחמד חג'אזי, זיכרונו לברכה. לממשלת ישראל, בראשות שר הבט"פ, יש תוכנית למיגור הפשיעה במגזר הערבי, והמאבק הזה הוא שלנו לא פחות מאשר של אף אחד אחר. אני הובלתי פתיחת תחנות משטרה במגזר הערבי כשהייתי יושב-ראש ועדת הפנים, בניגוד לבעיות שהיו לנו במגזר הערבי, חבר הכנסת טיבי, אתה יודע טוב מאוד מי ניסה למנוע את הדבר הזה מאיתנו. אני אומר לך, הליכוד נחוש לטפל בפשיעה במגזר הערבי.

ברשותכם, אני רוצה לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, וזה החקיקה ומצב התחלואה. נמצאת פה השרה אורית פרקש כהן, שהיא נציגה של כחול לבן בקבינט הקורונה. אני חייב לומר לך, השרה, שהמדיניות שמנסה להוביל בני גנץ בממשלה, אם אני אנסה להמשיל את זה למשהו אחר, רק כדי להבהיר, בואו ניקח את הקבינט הביטחוני, לקבינט הביטחוני-מדיני מגיע שר הביטחון, מגיע הרמטכ"ל כוכבי,

ומציגים את התוכנית שלהם. אנחנו באמצע לחימה קשה בגזרה הצפונית, והם מציגים את התוכנית המורכבת שלהם לנצח את החיזבאללה. ואז יעלה וידבר שר הבריאות החליפי,

שהוא מתנגד לעמדת משרד הביטחון ושהוא חושב, המומחים שלו אמרו לו לתקוף מדרום עם חיל אוויר ולא מצפון עם הטנקים, וייצר מבוכה, חוסר הסכמה, חוסר פעילות ושיתוק של הממשלה בקרב ובמלחמה. אז אני חושב, עם כל הכבוד לכל המומחים, בסוף, כשאתם מבקשים לפתוח ולפתוח, מי שמטפל בתחלואה ובחולים במדינת ישראל אלה בתי החולים, זו מערכת הבריאות, והם אמונים על המצב הזה, והם מתמודדים היום עם תחלואה קשה מאוד:

1,100 חולים קשים בבתי חולים זה שיא שלא היה לנו, חולי קורונה שלא מאפשרים לנו לעשות פה כרצונכם. ואני אומר דרכך לראש הממשלה החליפי בני גנץ: אתה תגיע לממשלה, תאמר את דעתך, תשפיע מתוך הממשלה, אבל אל תפעל לשיתוק לאומי. אל תייצר אירוע שבו מדינת ישראל לא מסוגלת להתמודד עם הקורונה, כי זה מה שהיה בישיבה האחרונה, ולשם אתם מובילים. אנחנו במשרד הבריאות נבקש לחכות עם הפתיחה עד יום ראשון, מכמה סיבות טובות: סיבה ראשונה, שעד תאריך זה עוד כ-200,000 איש ישלימו את כיפת הברזל האישית שלהם, החיסון ייכנס לשיא תוקפו לעוד 200,000 איש באוכלוסיית הסיכון. ההזיה הזאת, שבאים אלינו ואומרים לנו: תפתחו מחר,

ככה, זה לא יכולה לעבוד. יש לנו אחריות, מספיק עם הפופוליזם הזה. שלום לשר הבריאות. מאוד מאוד חשוב שנמשיך עם מדיניות זהירה, מושכלת. לא להיכנע לפופוליזם. אנחנו במצב מאוד מאתגר.

אנחנו עם אחוז בדיקות חיוביות שנע בין 9% ל-10%, עם חולים קשים.

עשיתם עם הדיפרנציאציה, אנחנו רוצים לראות את הירידה בחולים הקשים החדשים, ושתבוא לידי ביטוי כמובן גם בהצטברות החולים הקשים במערכת. כשנראה שהדבר הזה קורה, את האפקט, כשמתחילים לראות, אני מאמין שזה קורה, אנחנו מתחילים לראות את הירידה המתונה בגרפים האלה. כשאנחנו נראה את זה קורה, אז באמת ביום ראשון אפשר יהיה לבחון ללכת להקלות מאוד מצומצמות.

אני אומר את זה בצורה הכי ברורה לא את המסחר ולא את החינוך. כשהתחלואה משתוללת ברמות האלה, על איזה הקלות אתם מדברים? יש הרבה דברים אחרים שהם ברמות, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. הממשלה תדון ותחליט. בנושא של גני הילדים, אני רק רוצה לחדד את המסר שאנחנו לא במצב שאנחנו יכולים לפתוח ולפתוח. אנחנו במצב של תחלואה גבוהה מאוד, אנחנו במצב שאנחנו רק עכשיו מתחילים לראות את השפעת החיסונים, וגם זה עוד לא מובהק.

את מערכת החינוך לא יכולתם לעשות עם קפסולות,

מערכת החינוך עברה שינויים רבים במהלך השנה הזאת.

כל פעם שהיא נפתחה, היא נפתחה בצורה שונה.

שגם אחרי הגל השלישי וגם כשנעבור את הגל השלישי יעשו התאמות, ואנחנו נהיה חייבים,

אני יכול לומר לך רק דבר אחד: התחלנו עם מערכת החינוך אולי הכי צפופה ב-OECD, אולי אחת פחות, ונתוני הפתיחה שלנו מאוד קשים, במיוחד לנוכח מגפה שמבוססת על התקהלויות. אבל לא עשיתם שום דבר. עשו הרבה מאוד דברים.

לנוכח המוטציה, הווריאנט הבריטי, צריך להמשיך. לא להתעייף. אני מקווה שביום ראשון הממשלה תאמץ את עמדת משרד הבריאות ולא משרד הבריאות הפריטטי, שאני לא יודע מי שם קובע, אבל הם בטח לא אחראים למה שקורה בבתי החולים, והגיע הזמן שנוכל לנהל את האירוע הזה בלי פוליטיקה, ובעיקר, לפי עמדת אנשי הבריאות במשרד הבריאות.

כבוד השרה אורית פרקש הכהן, גברתי מבקשת למסור הודעה אישית או לדבר בשם הממשלה? הודעה אישית, אז זה יהיה מייד לאחר ההצבעה. אם כן, אני מתכבד לעבור להצבעה על הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א 2021, בקריאה ראשונה. חבר הכנסת טיבי, מי שבעד, בעד, מי שנגד,

הבהרה חשובה.

מייד לאחר תוצאות ההצבעה האלקטרונית אצרף את חברי הכנסת שנוכחים כאן במליאה. ההצעה להעביר את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 6),

2021, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

ההצבעה? ובכן,

שלושה מתנגדים, נמנע אחד. אני מצרף את חברת הכנסת קטי שטרית כתומכת. כבודו היה כאן בזמן ההצבעה? שתי שניות, עד שראיתי על הלוח. הרב רפי פרץ גם כן

ושטוחה יותר מהאמת ומהמורכבות של נגיף הקורונה. אני חושבת שבדברים שאתה אמרת יש הרבה מאוד מהבעיה שנעוצה בטיפול בקורונה

ללכת כל הזמן על אותו הדבר עוד פעם ועוד פעם, גם כשזה נכשל, ולצפות לתוצאות אחרות. אני רוצה לפרט למה אני מתכוונת. קודם כול, נסתכל על הנתונים: קיבלנו מתנה, יש חיסונים. המספרים והמגמות יורדים, למרות ההפחדות הבלתי-פוסקות שלכם, יואב, של משרד הבריאות, ואני חושבת שלציבור מגיע לדעת את האמת: עשרות אחוזים של ירידה בגילי הסיכון למחלות ולנפטרים בחולים, עשרות אחוזים ירידה בתוספת חולים קשים, וגם במספרים מוחלטים יש יציבות בחולים קשים במדינת ישראל. עם כל הכבוד, דיוני ממשלה,

דיוני ממשלה והחלטות,

ירידה ויש יציבות בתחלואה?

של ממשלה, כשממשלה יושבת ומקבלת החלטות היא לא משרד הבריאות, היא לא הנהלת בתי חולים. דברי על הנתונים. אני אדבר על הנתונים.

את אומרת, אני מקשיב לך.

תן לי להסביר.

כשממשלה יושבת ומקבלת החלטות בנושאים של בריאות, היא לא יושבת כשר בריאות,

היא שוקלת שיקולים רבים: היא שוקלת שיקולי תחלואה, היא שוקלת שיקולי תמותה, אבל היא גם שוקלת את הנזקים הבריאותיים של הסגר, את הנזקים הנפשיים של הסגר. היא גם יודעת שמספר ההתאבדויות גדל, היא גם יודעת שמספר האובדניים והמחירים הנפשיים שהחברה משלמת בגין הסגר קפץ בעשרות אחוזים, היא גם יודעת שיש מחיר כלכלי אדיר לסגר, היא גם יודעת שאנשים איבדו את פרנסתם, שיש בעיות של אובדן כושר, של השמנה, של פגיעה בחולים, של אי-יכולת לטפל בחולים אחרים ועוד ועוד. תן לי לספר לך סיפור, סגן שר הבריאות. עד לרגע זה, למרות הבקשות שלי, פעם אחת בישיבת ממשלה לא בא משרד הבריאות והציג גם את המחירים הבריאותיים של הסגר. כל פעם אותן מילים: מאומתים, נפטרים, חולים. לא מזלזלת בזה, אנחנו באתגר אדיר, אבל שבודקים ומכמתים מחירים בריאותיים צריך לדבר גם על המחלה הסמויה ועל הנפגעים הסמויים בסגר הזה מהסגר, כלומר מהמגפה, על הנפגעים הסמויים מהקורונה, שגם הם בגין הסגר. אלה נתונים שלא מעלים לנו בכלל. בוא נדבר על העומס בבתי החולים: 1,100 חולים, במגמת ירידה. בוודאי שאין עלייה. יש בשבוע האחרון ובשבועיים האחרונים ירידה של עשרות אחוזים בגילי החיסון, בתוספת החולים הקשים, וכולנו יודעים שאלה הנתונים. באים לממשלה ואומרים: בואו נסגור את הכול בגלל עומס בבתי החולים. באה שרה כמוני,

ומבקשת נתונים מפרויקטור הקורונה, מקבלים החלטות על בסיס נתונים: אני רוצה לדעת, בחמש השנים האחרונות, מה היה העומס בבתי החולים מדי שנה בחודש ינואר, חודש קשה במערכת הבריאות? "אין אפשרות לספק לך את הנתונים" זוהי התשובה. כולנו יודעים שהשפעת נעלמה, כולנו יודעים ולא מזלזלים בעומס הקשה ובעבודה המסורה והמדהימה שעושה מערכת הבריאות, אבל נתונים אין, ואני אגיד לכם למה: כי הנתונים מראים שמערכת הבריאות, שסבלה מהרעבה קשה בממשלה שלכם, בממשלת הליכוד, הייתה ועודנה במצב שמותח את השמיכה ובעומס גדול. אבל עדיין צריך לדעת את הנתונים. ומה אני אומרת? כשמסתכלים באמת על הנתונים, לא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם סגר כשיטת עבודה, כמה שנותן את הפתרון, כשאנחנו מסתכלים על מספר הערים המחוסנות בישראל, יש כבר יותר מעשר ערים עם 85% ומעלה בגילים המחוסנים. יש עוד עשר ערים או יותר בדרך, בשבוע הבא הן יגיעו לשם. מהן לא יבואו החולים הקשים והנפטרים, אדון סגן שר הבריאות. אנחנו יודעים מאיפה הם יבואו, מהיכן שמצפצפים על הסגר, באלפים, בעשרות אלפים, באוכלוסיות שלמות ובאירועים שלמים, ששם יש אתגר מנהיגותי לממשלה לטפל בו. לסגור עוד פעם את תל אביב ואת נהריה ואת כל המקומות האלה, עם נתוני תחלואה ואחוזי חיסונים מרקיעי שחקים, זאת לא תוכנית עבודה לטווח הארוך. תוכנית עבודה לטווח ארוך, מבחינתי, את יודעת מה קורה במגזר הכללי? את יודעת על מה את מדברת בתחלואה במגזר הכללי?

נהייתה איזו אופנה פופוליסטית שכל מי שמציע תוכנית עבודה אחרת, הוא נהיה מכחיש קורונה, הוא נהיה משוגע. אז אני רוצה להסביר לך בזעיר אנפין מה אנחנו אומרים, פעם אחת: יש 200,000 איש מעל גיל 60 שפשוט לא מתחסנים. זה לא קשור להכרזות של הממשלה, של ראש הממשלה, על שלושה ימים או יומיים,

אין שום קשר. הם פשוט לא הולכים להתחסן. הם יכלו להתחסן בשבוע האחרון. צריך מבצע ממוקד שיביא את האנשים ויתמרץ את האנשים להתחסן, ואת זה עושים קודם כול בניטור מדויק שלהם, ודבר שני, בלחץ אדיר לפתיחה של דברים בתו ירוק לאנשים מחוסנים, לאנשים עם בדיקות, לאנשים עם תעודת מחלים, כדי שאנשים ירצו להתחסן ויהיה להם אינטרס לכך. דבר שני, מערכת הבריאות,

להציג תוכנית איך מטייבים את העמידה בעומס של בתי חולים, כי יש לי משהו לספר לך: אחרי המוטציה הבריטית ואחרי המוטציה הדרום-אפריקאית תגיע עוד מוטציה, וירוסים, דרכם להישאר, ולכן צריך להציג תוכנית שבה מטייבים ומייעלים את העומס בבתי החולים במדינת ישראל. למה כל בתי החולים הפרטיים במדינת ישראל הם בכלל לא חלק מהמאמץ? תסביר לי, למה הם לא חלק מהמאמץ של מערכת הבריאות? זה אותם רופאים. את יודעת על מה את מדברת בכלל? כוח אדם אדיר וגדול שלא מטפלים בו. הרופא שבבית החולים הפרטי עובד וקורע את עצמו בבית החולים הציבורי.

אני לא מזלזלת, את פשוט לא מכירה כלום. כבוד השרה, הדיון הוא באמת באמת מרתק, את פשוט לא מבינה כלום.

אבל מכיוון שזאת לא ישיבת ממשלה, לכנסת יש כללים משלה. אני מבקשת לסיים. אני חושבת שהקול הזה שאנחנו משמיעים הוא חשוב מאין כמותו, ולו רק בגלל הניסיון להדביק לכל קול של חשיבה אחרת חוסר לגיטימיות. עצם הדיון, עצם העלאת חלופות אחרות לטיפול, הם חשובים מאין כמותם. בעולם שבו הגבינה שלנו זזה וזכינו למיליוני חיסונים, ובעולם של מיליוני ישראלים מחוסנים, הגיע הזמן לדיון אמיתי וער על שילוב בין המשך שמירה וריסון, כמובן, והגבלות על הציבור ושל שינוי מחשבה ופתרונות אחרים ויצירתיים. תודה רבה. תודה רבה לשרה אורית פרקש הכהן. ובכן, נעבור לנושא הבא בסדר-היום, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות) (תיקון), התשפ"א 2021. יציג את התקנות סגן שר הבריאות חבר הכנסת יואב קיש. יעלה ויבוא. אתם מעמידים במבוכה את חבר הכנסת טיבי. אתה בדילמה קשה: ממשלת ישראל מציעה עמדות מנוגדות, ואתה כאופוזיציה לא יודע לאיזו ממשלה להתנגד. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לפני שאתחיל בתקנות, אני באמת רוצה להתייחס לדבריה של השרה אורית פרקש הכהן. קודם כול, אין לנו שום בעיה לשמוע דעות שונות. אני מברך על זה, אני חושב שזה חשוב. אנחנו נשמע אותן גם בממשלה. הבעיה הבסיסית היא שגנץ מנצל את הכוח הפריטטי שלו בשביל לשתק את הממשלה אם לא מסכימים לדעותיו. אין לי בעיה, תבואו לממשלה, תציגו, נתווכח ונצביע, אבל אל תנצלו את הכוח הפריטטי בשביל לשתק את הממשלה. פה הביקורת שלי כלפיכם. אני מעולם לא אמרתי שאני מתנגד לשמוע כל דעה. אני תכף גם אתייחס לנתונים. אני אגיד לך יותר מזה: אם חסר לך איזה נתון, בפעם הבאה תפני אליי תקבלי את כל המידע, כמו שפרופ' ערן סגל פונה ומקבל את כל המידע. הכול בשקיפות מלאה לציבור, הכול נמצא, כולם יודעים הכול. לי אמרו שאין נתונים על הנושא. אז תפני אליי ותקבלי את הכול, ואם אין,

יכול להיות, לא הכול יש למשרד הבריאות. אני לא יודע מה ביקשת ספציפית, כל מה שיש, מקבלים. אנחנו לא מסתירים כלום. אנחנו משתפים. הדבר היחיד שאני דורש מכם בממשלה זה להיות קשובים, להתווכח ולהצביע, ולא לנצל כוח פריטטי לשיתוק. לגבי מה שאמרת, אני לא מבין איך זה מסתדר. מצד אחד את אומרת: ירידה של עשרות אחוזים בחולים הקשים, בגילאי הסיכון. בגילי הסיכון, שאנחנו יודעים שהם מרכיבים את רוב החולים הקשים, מצד אחד זה, ומצד שני את אומרת: אבל אנחנו עוד לא רואים את זה במספר החולים הקשים במערכת.

יש ירידה בתוספת חולים קשים, ואתה יודע את זה. את יודעת כמה חולים קשים יש היום במערכת?

1,100. אנחנו ב-1,100. 1,100, ו-300 פחות, היינו בשיא ב-1,200. אנחנו בין 1,200 ל-1,100. אז איך עשרות אחוזים, תוספת חולים קשים. את יודעת כמה חולים קשים התווספו אתמול? ירידה בחולים קשים. כמה חולים קשים התווספו אתמול למערכת? 100. 130. 129, ליתר דיוק. תסתכלי על כל המספרים: אנחנו בעלייה בשלושת הימים האחרונים.

אנחנו בעלייה מ-100. היינו בשיא של 160, תביני. תסתכלו על הנתונים, אל תזייפו ואל תבלפו. פשוט הזוי.

עוד דבר, חוסר הבנה בסיסי, אתם באים ומסתכלים על מספר המונשמים או על מספר החולים במצב קשה, את אומרת לי: בוא נראה מה היה בינואר. את יודעת את ההבדל העצום בין מחלקה פנימית רגילה לבין מחלקה פנימית קורונה? את מבינה את העומס על הצוותים?

דיברנו עכשיו על נתונים.

אז איך את יכולה להשוות?

זו לא אותה מיטה.

את אומרת לי: היו לך 1,000 חולים קשים משפעת לפני שנה, והיום יש לך 1,200 חולים קשים של קורונה. זה פי שלושה או ארבעה בעומס על הצוותים. אתם לא מבינים את זה? אז אני מבקשת תוכנית למערכת הבריאות. אתם לא מבינים. עזבי תוכנית, אבל בואי נתחיל מזה שאת לא יכולה לבקש השוואה בין מחלקה רגילה למחלקת קורונה. זה פשוט חוסר הבנה בסיסי, לא זה מה שדיברנו.

איך בית חולים מתנהל בעומסים על הצוותים, בקושי של הטיפול בקורונה.

גם כן, אתם סופרים את המונשמים.

את יודעת שאנחנו עושים היום הכול בשביל לא להנשים את האנשים, אז מה ההיגיון לספור את המונשמים, כשאנחנו עושים הכול להימנע מלהגיע לשם? אתה לא מתמודד עם הנתונים שלי. אני לא אגיד לך מי אמר לי שאם היו מנשימים אותו, הוא לא היה שורד, אתה לא מתמודד עם הנתונים שלי. למזל הגדול של כולנו הוא שרד. אתה בורח למקומות אחרים כי אין לך מה להגיד. אני מתייחס לדברים שאמרת ומראה לך כמה הם שגויים, לא רציניים ומבוססים על חוסר הבנה בסיסי של מערכת הבריאות.

נשב בסגר עוד חצי שנה. 10,000 איש יהיו בלוויות,

את יודעת מה זה R? השרה פרקש הכהן, את יודעת מה זה R? את יודעת מה זה R? כי האשמת, אמרת: יש ערים, למה בתל אביב ונהריה, את יודעת מה זה R? את יודעת כמה ה-R במגזר הכללי היום? עולה. עולה.

כמה הוא? יודעת. ה-R במגזר הכללי עומד על 1.05. את יודעת כמה ה-R במגזר החרדי, שלפני שנייה האשמת אותו בכל מיני האשמות?

לא דיברתי על המגזר החרדי.

אמרת: איפה שלא מצייתים, הלוויות וזה, אז דיברת על הדברים האלה.

אז אולי על הערבים. ה-R במגזר החרדי הוא 0.88. זה אחוז מאומתים. עכשיו מה את מציעה לנו? בואו נפתח במקומות,

במגזר הכללי, איפה שה-R גבוה, נגיע להתפרצות. יואב, זה אחוז מאומתים, מי יטפל בחולים האלה? בתי החולים הציבוריים הפריטטיים של גנץ? ואת יודעת מה,

אני אגיד לך: ראינו את הסרט של אורלי וגיא, אתם עושים לנו את הסרט של אורית וגנץ. ורצים להתחסן. על דבר אחד אנחנו מסכימים, שהחיסונים הם סופר-חשובים. אני שמח שאתם מצטרפים לקריאה של ראש הממשלה מאתמול לאותה אוכלוסייה להגיע ל-90%.

אני שמח ומברך על זה שלפחות בנושא החיסונים אתם מבינים את הנושא ואתם קוראים יחד איתנו להגיע להתחסן. זה מאוד מאוד חשוב. אם יש משהו בכל הגל השלישי הקשה הזה שיכול לעצור אותו ולבלום את התחלואה הקשה והתמותה זה אך ורק החיסונים. עברנו חודש ינואר קשה, עם מספרים קשים של תמותה וחולים קשים. אנחנו בפתח חודש פברואר, שבו ייתכן שנמצא את עצמנו באותה תמונה, אלא אם, ואני אומר עוד פעם: בכל יום שעובר ואנשים מתחסנים, הם בונים לעצמם את כיפת הברזל האישית שלהם מהמגפה. לכו להתחסן. זה חשוב מאוד. זה מציל חיים. המאמץ שלנו הוא להגיע ל-90% מכלל ה-50 פלוס. אנחנו עובדים על זה בכל הכוח, ואני מבקש מכל מי ששומע ורואה: לכו להתחסן. אתה רומז שצופי ערוץ הכנסת הם בדרך כלל בני 50 פלוס? לא, אבל יש ביניהם גם צופים בגיל 50 פלוס. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, מונחת בפני הכנסת הצעה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, לפי סעיף 4(ד)(2)(ג) לחוק סמכויות הקורונה. בהתאם למנגנון בחוק, תקנות מכוח סעיפים 6 ו-7 לחוק, שהותקנו על ידי הממשלה, שעניינן הגבלות על המרחב הפרטי והציבורי, יידונו בוועדה בכנסת בתוך שבעה ימים. מכך, כשזה לא קורה, זה אמור להגיע למליאה. זה המנגנון, והגענו למליאה. בשבוע שעבר המליאה אישרה חלק מהתקנות בנושא, וכעת מובאים לאישורכם יתר ההסדרים בתקנות שהארכתם מתבקשת, הנוגעים להגבלות על מקומות ציבוריים ועסקיים, הגבלת אירועים ועוד. יצוין כי התקנות המובאות מציעות להאריך את התוקף עד 31 בינואר 2020. אומנם מועד זה חלף, אבל המשמעות היא שללא אישור המליאה תבוטל האחריות הפלילית לעשיית עבירות הנובעות מהתקנות ויוחזר כל קנס ששולם, ולכן אבקש לאשר תקנות אלה, שאושרו לאור נתוני התחלואה במטרה לצמצם את התפשטות הנגיף בישראל. תקנות 1 ו-2 הן לעניין תיקון והארכת תוקפן של ההוראות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, שתיקונן והארכת תוקפן לא נכללו בהחלטה בדבר אישור תקנות הידוק ההגבלות שהתקבלה על ידי הכנסת ביום י"ד בשבט התשפ"א, 27 בינואר 2021, ותקנות 3 עד 9, לתיקון תקנות הידוק ההגבלות.

תודה רבה לסגן שר הבריאות. ברשותכם אעבור לרשימת הדוברים. ראשון הדוברים, סגן השר לביטחון הפנים חבר הכנסת גדי יברקן,

אני נועל בזה את רשימת הדוברים, לידיעת חברי הכנסת. שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת אחמד טיבי, קודם הקשבתי לך בקשב רב, לדבריך החשובים מאוד בנושא האלימות והפשע במגזר הערבי. קודם כול, אתה יודע, אני בהחלט כואב את מה שקרה ומשתתף בצער המשפחה של האח שנהרג בחילופי האש. כרגע הכול נבדק, כמובן. אני רוצה להביא תזה אחרת: אני מאמין שהפשיעה בחברה הערבית היא לא בחברה הערבית בכלל, היא בכלל של החברה כולה. כל עוד אנחנו, הממשלה, או כל אזרח, או אתם, חברי הכנסת מהרשימה, או מכל הבית הזה, יחשבו שהפשיעה במגזר הערבי היא רק במגזר הערבי, הוא טועה, טועה ומטעה, משום שמדינה לא יכולה להתנהל במגזרים, כפי שאנחנו רואים את זה. ערביי ישראל הם חלק בלתי נפרד מהחברה בישראל. חבר הכנסת טיבי, אתה ואני לא נסכים לעולם בנושאים מדיניים, אני אחלוק עליך ואתה תחלוק עליי, אני אנהל איתך דיאלוג עד הפיסה האחרונה של ארץ ישראל. אני מכבד את דעתך. כל עוד אנחנו חיים באותה מדינה, אין לי פריבילגיה לא להילחם את מלחמתך בשכונה. ולכן מי שחושב שהאלימות כלפי החברה הערבית, בתוך החברה הערבית, היא רק עניין שלכם, טועה.

המדינה כולה מפסידה. אנחנו בימים אלה, אתם גם רואים את זה, עושים משהו שאנחנו יכולים באמת, והמשטרה מגויסת בשיא כוחה כדי להיאבק בפשיעה. למרות המקרה הטרגי, ואתם יודעים היטב שבשנה האחרונה משטרת ישראל פועלת, פותחת תחנות משטרה ומפעילה כוחות סיור. זה לא מספיק. אני רוצה לדבר על התפיסה, לנתק את הנושא הזה של הפשיעה בחברה הערבית. החברה הערבית היא חלק מהחברה הישראלית, ואני משוכנע שאתה תסכים איתי. ומי שחושב שהנושא הזה יפגע רק בחברה הערבית,

משטרת ישראל פועלת, ואתם ראיתם את זה, אני הייתי מצפה שאתם תתמכו במשטרה, תשימו בצד את הטרגדיה שקרתה. הניסיון שאנחנו עושים חייב להיות משותף, יחד עם ההנהגה ויחד עם האזרחים. אבל זה לא משנה מי יהיה במשרד, לא משנה זהותו של ראש הממשלה אשר יהיה, אנחנו צריכים להבין בתפיסה שערביי ישראל הם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. ותאמין לי, כמי שנולד במדינה שמאכלסת 78 ניבים באתיופיה, שקיימת יותר מ-3,000 שנה ויש בה מוסלמים ונוצרים ויהודים שחיו בה, כל עוד כבוד האדם לא יהיה במרכז, שום חברה לא יכולה להחזיק מעמד.

הנושא של המאבק בפשיעה במגזר הערבי חייב להיות של כולם ביחד. אני יודע שאתם מייצגים את הציבור שלכם נאמנה. חלקתי עליכם פה כשהגיעו הסכמי שלום, הסכמי אברהם, ולצערי הרב אתם הצבעתם נגדם, הציבור הערבי נהנה לא פחות מהסכמי שלום. רק עם דובאי, כמיליארד שקל מאז שהסכמי השלום הגיעו. והיום אני, כמי שעלה מאתיופיה והמשפחות שלי הגיעו מסודאן, היום בני המשפחה שלי יוכלו ללכת להקים אנדרטה על אדמת סודאן ולקרוא קדיש על יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל. אין משהו יותר חשוב משלום.

צריכים להתחיל לחנך בחברה הישראלית, הלוואי שאת השפה הערבית היו מלמדים בכל בית ספר, מעכשיו, בכל גן, כי ככה שוברים מוסכמות, בתרבות ובשפה.

אני מסיים, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני לצידך, לצידכם, לצד ציבור הערבים אזרחי ישראל, והנושא הזה בכלל אמור להיות נושא א-פוליטי. מדובר בחיי אדם. משטרת ישראל פועלת, עושה את המקסימום האפשרי, ואני מצפה שאתם תביאו את הדוגמה האישית ותעמדו לצד המשטרה, על הניסיון. כשאנחנו עושים, קורים דברים, טעויות, נתקן. אבל אי-אפשר תמיד לבקר את המשטרה, שהיא בעצם השלוחה והזרוע של מדינת ישראל מול האזרח. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לסגן השר לביטחון הפנים גדי יברקן. חבר הכנסת אחמד טיבי יעלה ויבוא. שלוש דקות לרשות אדוני.

יש כאן פריבילגיה של סגני יושב-ראש.

אנחנו, לא, אז זה בסדר.

זה לבקשת הסיעה וזה מתואם, השינוי הזה.

אין פרוטקציות. בבקשה. תודה, מכובדי היושב-ראש חבר הכנסת ארבל. בנאום הקודם דיברתי על הפשיעה ועל הרצח בנצרת והרצח בטמרה, ורצח לפני בבאקה, באום אל-פחם,

שמעתי אותך, סגן השר. אתה בא מהקהילה האתיופית, שסבלה מנחת זרועה של המשטרה. סלומון טקה נורה ונהרג, וכולכם זעקתם וכעסתם, ובצדק,

אבל כאשר אתם הפגנתם, לא היו שוטרים עם נשק, לא ירו נגדכם גז מדמיע. נתנו לכם למחות, לזעוק, ובצדק למחות ולזעוק, כי זה הדם שלכם. אצלנו כשמוחים בצומת אום אל-פחם או בטמרה, מדכאים את המחאה, בסופו של דבר. גם כנגד זה צריך למחות ולהגיד דברים. מכאן אני רוצה לעבור לחוק הזה לגבי מניעת טיסות, סגירת נתב"ג. אנחנו מוצפים בקריאות של אזרחים שנמצאים באיסטנבול,

סטודנטים בירדן ששבו למעבר הירדן ולא נתנו להם לעבור, באירופה,

חוק-יסוד אוסר על מניעת כניסת אזרחים למדינה, ואז בוועדת חוקה הסבירו לנו שזה לא איסור כניסה אלא תעדוף כניסה. אנשים הפכו להיות פליטים, לא נשאר להם כסף, לאנשים, למשפחות, כל יום אנחנו מקבלים טלפונים. לכן עיכבתי את הדיון והצבענו נגד בוועדת חוקה, אבל גייסו את הקואליציה והייתי לבד. אבל חשוב שנשמיע את הזעקה של האזרחים, יהודים וערבים, ערבים ויהודים, שנמצאים בחוץ לארץ ונתקעו. פינדרוס דיבר על גופה שלא נותנים לה להיכנס.

מה קרה? אנחנו בעד קיום כל הוראות משרד הבריאות, אפשר להכניס את האנשים עם הגבלות של שמירה על ההוראות, אבל לא להשאיר אותם בחוץ לארץ ככה, תסתדרו,

תוכניות כאן מתרסקות, לימודים, משפחה. אי-אפשר ככה. לכן אנחנו נגד ההרחבה הזאת בחוק של איסור טיסות, מניעת כניסה. אזרח שנמצא בחוץ לארץ ורוצה לחזור, מכובדי היושב-ראש, יש לאפשר לו זאת. אחר כך להגיד לו: אתה צריך להיות בבידוד כי היית בחוץ לארץ, זה כן, אבל לא להשאיר אותו עם הילדים בחוץ לארץ, זרוק, ללא פתרון באופק, ואז מביאים חוק דרקוני שסוגר את הכול.

ואנחנו נמשיך לזעוק וללחוץ כדי לאפשר לאזרחים האלה שנתקעו בחוץ לארץ לחזור כל אחד לביתו.

תודה רבה.

אני סבור שמן הסתם גם תוגש עתירה לבג"ץ בנושא הזה. מדובר בפגיעה לא מידתית לחלוטין. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, מוותר, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אינו נוכח. בטוח שהוא מוותר?

אני התייעצתי איתו. בכובעי כסגן יו"ר שאלתי אותו בכובעו כחבר הכנסת, והוא אמר לי שהוא מוותר.

חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתן גינזבורג, אינו נוכח, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית,

חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח. חבר הכנסת אריאל קלנר יעלה ויבוא. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אדוני היושב-ראש, המסתננים כל כך חשובים לשמאל? מדוע מעלימים את המידע שרובם המוחלט אינם פליטים כלל וכלל? למה התקשורת הישראלית אינה מסקרת את המציאות הקשה בדרום תל אביב? מדוע מסתירים ומטייחים את מספר מקרי הפשע שמבוצעים על ידי מסתננים? מדוע אזרחים חלשים המתגוררים באזורים שמאוכלסים במסתננים לא מעניינים את חסידי זכויות האדם? מה, הם לא רואים את זה? והתשובה היא אחת: המסתננים הם הדרך האפקטיבית ביותר במאבק נגד מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. אגב, אני ממליץ מאוד לקרוא את הספר "ניידים ונייחים" של ד"ר גדי טאוב. לטעמי הוא מסביר את הנושאים בצורה מושלמת. בשנת 2007 עמד כאן בכנסת חבר הכנסת וילן, והסביר שמדובר בסך הכול ב-288 אנשים, כיום יש כבר מעל ל-30,000 מסתננים, רובם המוחלט,

אינם פליטים ולא מבקשי מקלט, אולי מבקשים,

פליטים הם לא. כאשר רוב מוחלט של המסתננים הם גברים צעירים בגילי העבודה, זה לא במקרה. כך לא נראים פליטים, כך נראים מהגרי עבודה, גם בארץ וגם בעולם. דרך המסתננים, ובאמצעות שיח זכויות האדם, אפשר לרמוס את זכויות האזרח, וכך לרוקן את מדינת הלאום מתוכן. כך, במקום להגיד שהם פועלים כנגד הרוב במדינה, הם מגדירים את עצמם כחומלים, ואת אלה שמבקשים להגן על מדינת הלאום, כגזענים וחשוכים. לאומיות זה עולם ישן בעיניהם, ועולם ישן, עדי היסוד נחרימה. ומי הזרוע הביצועית הראשית של מדיניות זו? כמובן בג"ץ. עמותות שמאל וקרנות שונות במימון זר משתפות פעולה ומקבלות גיבוי תקשורתי, מאגפות את הממשלה והכנסת ומתמרנות את הדמוקרטיה דרך בג"ץ. דלתם של השופטים פתוחה כמובן לקבל כל עתירה בנושא, ארבע פעמים בעבר הם ביטלו הסדרים וחוקים שנועדו להוצאתם של המסתננים, גנבי הגבול, משטח מדינת ישראל. מלחמתו של השמאל בעד המסתננים היא הדגל האנטי-דמוקרטי המונף בראש התורן ומסמן את העברת הבעלות על המדינה אל הרשות השופטת כדי לרוקנה מתוכנה הלאומי, התוכן הלאומי שהוא-הוא תכלית הציונות. נא לסכם.

תכלית הציונות היא כאמור הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, לא מדינת כל אזרחיה או מסתנניה.

ואיתי רבים אחרים, ואנו נמשיך במאבק על דמותה וצביונה של המדינה, מדינת הלאום של העם היהודי.

תודה רבה לחבר הכנסת אריאל קלנר. חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת צבי האוזר,

חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין תעלה ותבוא.

כנסת נכבדה, ד"ר אחמד, אתה היית בוועדת החוקה והתנגדת, וזה לא עזר. אני הייתי בוועדת הכלכלה והתנגדתי, אני ועוד חבר.

אותו תהליך: הוזמנו עוד חברים שחייבים לתמוך בכל החלטה של הממשלה, ולא משנה מה: לא משנה אם היא צודקת, לא צודקת,

לא אנושית, ואז היינו גם למיעוט, וחבל. חבל שההתנהלות הזאת, כולה מתנהלת בצורה של אינטרסים פוליטיים נטו ולא משהו אחר. אני הזדעזעתי. מצמרר לשמוע את הסיפור של הילד, הגופה של הילד שלא הורשתה להיכנס בגלל שהייתה במטוס זר. אנחנו כאן, וכשאני אומרת "אנחנו" אני מדברת על חברי הכנסת הערבים ברשימה המשותפת, תמיד דואגים לאינטרסים של כלל האזרחים, ובתוך זה, ובראשם, וזכותנו, לאינטרסים של החברה שלנו, של הילדים שלנו.

אתה צודק, אנחנו מוצפים יומם ולילה בפניות של אנשים ושל סטודנטים שתקועים. יש קבוצה של 200, 200 אזרחים ישראלים, יהודים וערבים, שתקועים באיסטנבול. דיברתי עם מישהי שאחראית בוועדת החריגים על להוציא מטוס חילוץ. למה אנשים צריכים להיתקע שם ולשלם עוד כסף על מלון, עם ילדים קטנים? אין להם את הכסף הזה בכלל. עוד יותר גרוע, במקרה שהם יכולים לטוס לפרנקפורט, אחרי כל ההחרגות, זה גם עלות טיסה, גם בדיקת קורונה, גם בתי מלון, שאין מאיפה לשלם, ורוב הסיכויים שהם לא יעלו למטוס. שוב, אנחנו נסתכל על המקרה הזה כמקרה למידה על המציאות המעוותת שאנחנו חיים בתוכה. זו פשוט מאוד בושה לכל מי שיושב ויכול לעשות אחרת ולא עושה את זה. ותסלחו לי, כן, זו בושה. אני רוצה לחזור לסיפור של אחמד חג'אזי. מאז שנת 2000 יש לנו קרוב ל-1,500 נרצחים ונרצחות בחברה הערבית. ליתר דיוק, 1,466. מישהו יכול לדמיין את הדבר הזה? ואני רוצה לספר את הסיפור של אחמד, שכולם יבינו, תרשה לי, שכולם יבינו על מה הוא נרצח.

בחור למופת. איש מאמין, איש של ערכים, צעיר עם ערכים שחלם להיות אח מוסמך ולתרום את חלקו לבריאות. החלום שלו התגשם בזה שהוא נכנס לבית הספר לסיעוד. ביום הראשון, כשהוא לקח את המדים, הוא לא הצליח להיות אפילו יום אחד בסטאז'. למוחרת הוא היה אמור להיות בסטאז' בבית החולים כרמל. מה העוול שלו? העוול שלו הוא שהוא הלך לחבר שלו כדי ללמוד את החומר למבחן שלמוחרת. הם שמעו את היריות, והוא הביט מהחלון, אפילו לא העז לצאת אל הרחוב ואז הכדור פגע ישירות בחזה שלו. גם זה שנרצח היה אמור לקבל את הדין, אבל לא דין מוות. המשטרה יודעת שהבן אדם שאיים, וצריך לתת דין וחשבון, נמצא בתוך השכונה. איך היא עושה מרדף, והכדור ישר במקום שגורם רק למוות? זה הטיפול של המשטרה. הקלות בלחיצה על ההדק כלפי הערבים, בל ייאמן איזו קלות יש. ושוב אני אומרת: הגיע הזמן לתקנות חירום גם בנושא הזה. תודה רבה לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חברת הכנסת סונדוס סאלח, אינה נוכחת. חבר הכנסת משה אבוטבול יעלה ויבוא. עטרה לראשנו, רבי משה. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה.

תקשורתי שמכבד את עצמו שלא נתן במה ובימה לכל מי שרק ירצה לחבוט במגזר החרדי ככאלה שמביאים את המגפות, מרעילי בארות,

על המוטציה החרדית שמתפשטת במהירות האור והורגת בדרכה רבבות-רבבות. לא יעזור גם אם מוכיחים שהתחלואה בכלל בירידה במגזר החרדי, וששם שומרים ברובם על כללי וצווי הבריאות, כהוראת גדולי ישראל מכל החוגים. את מי זה מעניין? אסור לבלבל את המסיתים עם עובדות. הם חייבים כעת לפעור פה במלוא המרץ כנגד החרדים, הרבנים, המנהיגים הפוליטיים שלהם. זו ההזדמנות, יש בחירות, רייטינג, ההזדמנות לעשות סיבוב על החרדים. אסור לפספס. כמובן שבראש המסיתים מוביל חבר הכנסת אביגדור ליברמן, איש האתמול, האיש שלא התבייש להסתפר בסגר במספרה וצפצף על החוק ואירח את בנו וכלתו, למרות האיסור, בליל הסדר, ועוד הפרות מצידו שמוכיחות יותר שהוא האחרון שיכול להטיף לאחרים בדברים שהוא בעצמו נגוע בהם, ומלא בחמאה בראשו. זוהי הפוליטיקה הזולה שלו, הרוויה בניחוחות אנטישמיים, שכביכול החרדים הם מוצצי דם התקציב ולא תורמים דבר למדינה, וכאשר הוא היה צריך אותם, הוא עשה גם עשה איתם עסקים פוליטיים, ובא לרבנים וכרע ברך אצל הרבנים. הוא הציג את הרשימה שלו לבחירות אתמול, וכדאי לשמוע, לדעת, ממי וממה היא מורכבת, כפי שציין זאת העיתונאי יהודה שלזינגר מישראל היום: מקום ראשון, איווט, קרא לא לציית להנחיות הקורונה, מקום שלישי, טען שהחיסונים הם בכלל בזבוז כסף, מקום רביעי, הפגין לצד מכחישי הקורונה, מקום חמישי, הודיעה שהיא לא תתחסן. אכן, מופת של אחריות ציבורית. בושה וחרפה. עדיף להסתתר לפני שמטיפים לאחרים. הצביעות חוגגת במלוא עוזה, והתקשורת, כרגיל,

כי אם זה לא חרדי אז זה לא מעניין כלום. הייתה השבוע גם לוויה המונית מאוד במגזר הערבי. שמעתם את איווט או את חבורתו מטיפים? מעירים? התמונות היו זהות, אבל שתיקת הכבשים שלו ושל שאר הפוליטיקאים והתקשורת הייתה בולטת מאוד. למה שם הם שותקים? כי אולי הם בונים על הקולות של הערבים? אולי כי אם זה לא חרדי אז זה לא מעניין? אני יודע? היכן אבירי הצדק הדו-פרצופיים שלוקים בראייה סלקטיבית וחייבים לעבור בדיקת ראייה ואולי גם ניתוח לייזר? אבל אנחנו רואים את הצביעות של התקשורת ומבינים שאכן זה רק מחזק את מה שכל השנים חשנו, שהתקשורת מנסה לעצב את העם ולזרוע שנאה נגד הציבור החרדי. הם אוהבים את זה, הם אפילו נהנים, בהשאלה, מלראות דם בכיכרות. הכה את החרדים, והצל את המפלגה שנמצאת בגבול אחוז החסימה. הכה את החרדים, והצל את המדינה.

אני רוצה לסיים, כמה נעים לראות ולשמוע שבעיצומו של גל ההסתה החמור ראש עיריית עפולה אומר: אני מזועזע מההתבטאויות על סף האנטישמיות נגד הציבור החרדי. הוא גם שיגר הודעת תמיכה וחיזוק לתושבי עירו החרדים. ראש עיריית לוד: אני מברך כל ראש עיר בישראל בציבור החרדי. זוהי האמת, וכל השאר פוליטיקה זולה. תתבייש לך, איווט. תודה רבה לחבר הכנסת משה אבוטבול. חברת הכנסת תהלה פרידמן, איננה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי, פעם ראשונה, נראה לי, אינו נוכח,

אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח. חבר הכנסת עמית הלוי יעלה ויבוא.

עבד קשה כדי להשיג את זה. הרבה בזכותו של כבוד שר הבט"פ הוא חבר כנסת. רק בזכותו. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, לפני חמישה ימים נשא היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט נאום חוצב להבות, ובו הוא טען שמאשימים אותו בלא פחות מעלילת דם. אני מניח שזה לא מבורות, מכיוון שאף אחד לא האשים את ד"ר מנדלבליט בשימוש בדם למצות בסדר הפסח שלו, אז זה די ברור שהחלטת, ד"ר מנדלבליט, ליצור תעמולה שנועדה להציג אותך כקדוש מעונה שמקריב את עצמו על ערכי הדמוקרטיה, על מזבח ערכי הדמוקרטיה, כפי שרק אתה מגדיר אותם. אני מציע לך: אל תיקח על עצמך האשמות שאתה לא אשם בהן. מספיק הדברים שאתה אשם בהם, ואני אומר לך כאן בדיוק במה אתה אשם. במילה אחת אומר זאת: קוראים לזה אוטוקרטיה, אבסולוטיזם, שלטון יחיד. לא היססת לקבוע בנאום הזה בשם כולנו, ואני מצטט: "כולם קיבלו כהנחת מוצא לשיח שהתנהל את קיומם של עקרונות היסוד הדמוקרטיים" מהם? ככה קבעת, "העיקרון לפיו הרשות המבצעת כפופה לשלטון החוק והעיקרון בדבר עצמאות שיקול הדעת המקצועי של גורמי הייעוץ המשפטי ואכיפת החוק". עקרון-על בדמוקרטיה: עצמאות שיקול הדעת של היועץ המשפטי. זו הנחת מוצא שלך בלבד, אביחי מנדלבליט. אתה קורא לזה, ואנחנו מכירים את זה, מניעה משפטית, פקיד אחד, אדוני היושב-ראש, מחליט לומר שמשהו אסור, וזהו. איפה נשמע דבר כזה? יותר מבג"ץ. בבג"ץ יושבים שלושה ושומעים את שני הצדדים,

התעלה על בג"ץ.

פקיד אחד, בלי שום סמכות בחוק, חומס את הסמכות הזאת, צריך לומר את הדברים ביושר, וקובע שיש לו כוח אבסולוטי מעל לחוק. אנחנו יודעים שזה חמס, שאין לו שום סמכות להחליט. הרי הדיון הזה התחיל כבר ב-1962. היו ויכוחים בין שר המשפטים ליועץ המשפטי, הייתה ועדה,

אדוני היושב-ראש, ועדת אגרנט. תרשה לי לצטט, הרי כולם דוקטורים ואמורים לדעת לקרוא, אז הינה ועדת אגרנט מ-1962: הסדר הטוב במדינה מחייב כי בדרך כלל תתייחס הממשלה לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, זה סעיף אחד.

רשאית הממשלה להחליט כיצד עליה לפעול במקרה מסוים לפי שיקול דעתה שלה".

בניגוד לחוות הדעת של היועץ המשפטי. ההחלטות האלה אומצו על ידי הממשלה, ואחר כך בוועדת שמגר. אבל לא מעניין את ד"ר מנדלבליט מה שמגר אומר, מה אגרנט אומר ומה החוק אומר, רק אוטוקרטיה, רק מה שאתה אומר. עכשיו אני רוצה לומר לך במה אתה אשם בקורונה, מה גרמת בידיים. לא מצות ולא דם, ואל תהלך אימים בתעמולה זולה. פשוט הפרת את החוק תחת הכותרת הזאת, "מניעה משפטית", ואני אתן שתי דוגמאות, ברשותך, אדוני היושב-ראש. רק תבחר את הדוגמה הטובה יותר, כי זמננו תם. דוגמה אחת, נתחיל בדוגמה הזאת, הכריח את הממשלה, הכריח את הממשלה, להפסיק עם תקנות לשעת חירום ולחוקק את הכול בכנסת. הינה תשובה מהנאום עצמו: הממשלה אינה מוסמכת, קובע היועץ המשפטי לממשלה, אינה מוסמכת להתקין תקנות שעת חירום מקום שבו הכנסת פעילה, וניתן לחוקק את הדברים בדרך המלך. מאיפה, ריבונו של עולם, יועץ משפטי בישראל מביא את זה? איפה זה כתוב? יש חוק-יסוד: הממשלה, סעיף 23: ממשלה רשאית, הכנסת הסמיכה את הממשלה לתקן תקנות לשעת חירום. זה רציונל מאוד פשוט, כן? אי-אפשר בשעת חירום ללכת כל פעם לכנסת לחוקק. אבל הכנסת הסמיכה. נא לסכם. זה היה ב-1949, זה היה בשנות החמישים וזה היה בשנות השישים, והכנסת הייתה פעילה, לא הפריעה לממשלה להתקין תקנות שעת חירום. רק הוא החליט היום שאי-אפשר. אבל זה קרה. הרי בשנות השמונים, תוכנית הייצוב הכלכלית, היו אף היו תקנות לשעת חירום. הכנסת הייתה פעילה. לא היו פה הפצצות על הכנסת.

עשו תקנות לשעת חירום.

מנדלבליט אומר: לא, אתם לא תעשו תקנות לשעת חירום,

כחבר כנסת אתה צריך לברך על זה.

אדוני היושב-ראש, הכנסת יכולה לפקח על הפעולות. אני לא יכול לברך על זה. אני אומר: ממשלה בעת חירום, תחשוב על מלחמה, ואנחנו במגפה. פה יושבים באופוזיציה ומשווים את זה ליום כיפור ואומרים שיש 4,000, 5,000 מתים. כאשר ניתנה לממשלה האפשרות להתקין את התקנות, וניתנה לממשלה האפשרות, הן לא יכולות להיות לנצח. הן אמורות להיות לחירום, לפרק זמן מסוים, בזמן המלחמה,

ולהביא את זה לכנסת. אבל המגפה, עכשיו משתולל וריאנט בריטי. יש עכשיו איגוף משמאל ואיגוף מימין. זו בדיוק ההגדרה של שעת חירום. כך היה בשנות השמונים, כך היה בשנות החמישים, וכך היה בשנות השישים. ההעברה לכנסת מסכנת את התקנת התקנות.

העברה לכנסת מעכבת,

תראה מה קרה היום, את האפשרות של ממשלה לפעול באופן מהיר, באופן דינמי. שמעת את סגן שר הבריאות קודם, בדיוק בנקודה הזאת. כן, מעכבת. אבל אני מדבר על הקביעה הנורמטיבית. הוא אומר: אי-אפשר,

אם הכנסת פעילה, צריך לחוקק בדרך המלך. על איזה מלך הוא מדבר?

איזו דרך מלך? מי המלך פה שקובע דרך המלך? דרך המלך נקבעה בחוק-יסוד: הממשלה.

אנחנו מלינים על הפעלת הרשויות ועל זה שבית משפט מתערב, ואתה לוקח כמובן מאליו את התערבות הממשלה בעבודת הכנסת. לא, אני אומר שהכנסת הסמיכה, אבל זה חוק-יסוד.

אומנם הוא פלסטלינה היום, בג"ץ יכול לדון בחוק-יסוד אם בא לו, היא הסמיכה לחירום, הסמיכה לחירום. המצב הוא מצב חירום. לתקופה מסוימת.

מאיפה הבאת את זה? לתקופה מסוימת, כתוב "לחודש"? כתוב "לחודשיים"?

סעיף 23: בשעת חירום,

והיו דברים מעולם. נלבן את זה. היו דברים מעולם, אבל הפעם לא.

אוטוקרטיה. החליט היועץ המשפטי. הדוגמה השנייה? החליט היועץ המשפטי. התחלת לסקרן.

החליט היועץ המשפטי שזה לא דרך המלך.

זה לא הפריע לאף יועץ משפטי, לא בשנות השמונים, לא בשנות השישים. רק עכשיו הפריע. דוגמה שנייה, גם כן, לא עלילה ולא אגדות אנדרסן, מניעה משפטית. קבע היועץ המשפטי: יש מניעה משפטית לאסור הפגנות,

אדוני היושב-ראש, בין הזכות להפגין לכל זכות אחרת. מאיפה, ריבונו של עולם, בדמוקרטיה, בתורה דמוקרטית, בתורת המשטר הדמוקרטי, לוקח לעצמו היועץ המשפטי לומר: הזכות להפגין היא יותר מהזכות להתפרנס או להתפלל? איפה זה קיים? זה לא קיים באף משטר דמוקרטי. לא שאנחנו מנענו את הזכות להפגין, אדוני היושב-ראש. לא מנענו, כן? הזכות להפגין היא חלק מחופש הביטוי. יש חופש ביטוי.

לא נשמע קולם של מתנגדי הממשלה בספרה הציבורית,

אתה מבין את המשמעות? לא נשמע קולם. יש תוכנית טלוויזיה אחת, יש ערוץ אחד, שלא נשמע בהם קולם של מכפישי נתניהו, מתנגדי נתניהו? מישהו מנע חופש ביטוי? אנחנו אמרנו ככה: התקהלויות בעת הפגנה, לא הפגנה, אפשר להפגין. הם אומרים: תתפללו ביחידות, אפשר להפגין ביחידות. לא היו הפגנות של אסירי ציון? יחידים עמדו, חמישה, השפעה בכל העולם. יש רשתות היום. מישהו מנע חופש ביטוי?

חופש הביטוי, בזמנו, אמרת שהתחלתי לסקרן, חופש הביטוי בזמנו, אמנון רובינשטיין הציע את זה כחוק-יסוד,

הוא הציע ארבעה חוקי-יסוד, הציע את זה כחוק-יסוד, לא עבר בכנסת כאן. עברו חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק. באו אחרי זה,

אמרו: בסדר, חופש הביטוי, חלק מכבוד האדם.

אז הוא חלק מכבוד האדם,

אני בעד חופש הביטוי, אבל הוא יותר מחוק-יסוד: חופש העיסוק?

הלך מנדלבליט ואמר ככה: רק אם תסגרו את כל המשק נאפשר לכם להגביל הפגנות. שוב אני אומר: התקהלות בהפגנות.

אם אנחנו נגרום לזה ששני אנשים בפס ייצור לא יוכלו ללכת לעבוד, להתפרנס, רק אז יימנעו ההפגנות. נשמע כדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זו דמוקרטיה?

תודה רבה לחבר הכנסת עמית הלוי. אני רק רוצה לומר משפט מסכם. בבקשה. אנחנו, ארבע דקות אחרי. אנחנו נצטרך להפיק, חבר הכנסת ארבל, אדוני היושב-ראש, כדי שהוא לא יוכל להשתמש בסרטון ולהגיד שאני סותם לו את הפה מול מנדלבליט, אני מאפשר לו לדבר. הבנתי אותך. אני מקווה שהקשבת. אני אשמח לשמוע את דעתך כחבר כנסת מאוד בכיר בש"ס, ברצינות, לא בסרטון ולא בכלום. זה עסק רציני, ואני אומר לך את זה במלוא הרצינות, במלוא הרצינות. לבודד את הדעות שלו מהמאבק על הדמוקרטיה, ארבל. מיקי, איזה אותיות בסוף קיבלתם?

מי שלא מכבד הסכמים,

חבר הכנסת עמית הלוי,

במלוא הרצינות אני אומר לך, למיקי לא תמיד אפשר לומר ברצינות.

במלוא הרצינות: אחד הלקחים שצריך להפיק, אנחנו נפיק הרבה לקחים מהקורונה, ואם יש לקח חשוב מהקורונה זה הדבר הזה: להפסיק את המשטר האוטוקרטי הזה, להפסיק את הנוהג הזה שמתקבע פה בשיח ומוציא מושגים: "שיח הנאמנות" ו"שיח המשילות". הוא הוציא, הנאום הזה רווי מושגים חדשים שממשיכים את "הדמוקרטיה המהותית" ושאר המושגים האלה. אנחנו צריכים אחרי הבחירות, ואני מאוד מקווה שתתייחס לזה ברצינות וגם תיתן כתף לעניין הזה, להחזיר את ישראל לדמוקרטיה.

תודה רבה לחבר הכנסת עמית הלוי. חבר הכנסת ווליד טאהא יעלה ויבוא.

שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הזכות לחיים היא זכות יסוד בסיסית, אוניברסלית, שכל משטר עלי אדמות חייב לספק עבור האזרחים שלו, ואני אנצל את ההזדמנות שהשר לביטחון פנים נמצא במליאה כדי לומר שהזכות הבסיסית האוניברסלית הזאת איננה מובנת מאליה עבור האזרחים הערבים. השר לביטחון פנים, האזרחים הערבים יוצאים להפגין ולהקים אוהלי מחאה מול תחנות המשטרה כדי לבקש מהם, מהשוטרים, לעשות את העבודה שלהם, להגן על החיים של האזרחים, וכדי לדרוש שהמשטרה תאסוף את מאות אלפי כלי הנשק שמסתובבים בידי הילדים, כאילו הדבר הזה לא היה מובן מאליו, אדוני היושב-ראש, כאילו הזכות לחיים היא מובנת מאליה עבור כל אזרח, בלבד שאינו ערבי, כי אם הוא ערבי אז הזכות לחיים היא לא ממש מובנת מאליה עבורו. אז השר לביטחון פנים, הגיע הזמן שהמשטרה תעשה את העבודה שלה כדי להגן על החיים, על הזכות הבסיסית של כל אדם, של החברה הערבית. הם לא צריכים להקים אוהלי מחאה כדי שהמשטרה תעשה את העבודה שלה, והם לא צריכים למחות כדי שהמשטרה תעשה את העבודה שלה, והמשטרה לא צריכה לחכות לשום תוכנית כדי שהיא תעשה את העבודה שלה, והיא לא צריכה לחכות לשום תוכנית כדי לאסוף את מאות אלפי כלי הנשק שנמצאים בידי הילדים, שעושים בהם שימוש אכזרי כלפי חפים מפשע. והדבר האחרון, לפני שאני עובר לסוגיה השנייה, שגם כאשר באים למחות על אדם שנורה ונהרג על ידי המשטרה, המשטרה מתמודדת עם האזרח הערבי עם נשק ואקדחים ועם כלים לפיזור הפגנות, כאילו היא גם לא מתחשבת ברגשות שלהם. הייתי אתמול, נקלעתי בין המשטרה לבין האנשים האלה, גז מדמיע, נשקים, למה נשקים? הנקודה השנייה, אדוני היושב-ראש, הממשלה החליטה על סגירת שדה התעופה, המעבר היחיד של מדינת ישראל לאלה שמגיעים אליה מחו"ל. כן, והמעברים הקרקעיים. לא רק שהיא סגרה אותו בפני מבקרים מחו"ל, היא סגרה את המעבר היחידי גם בפני האזרחים שלה, וכמעט בלי התראה מוקדמת. אז איך יכול להיות שאותו אזרח ממוצע, שגם ככה משלם את המחיר של הקורונה, גם מענישים אותו כאשר הוא צריך לחזור לארץ והוא לא מוצא אפשרות? נשים עם ילדים תקועים בכל מיני בירות של העולם, מבקשים, שואלים: איך אנחנו יכולים לחזור? זה נשמע מטומטם. גם כאשר באים להכריז על סגירת נמל התעופה, צריך שתהיה בידיים שלהם תוכנית לפתיחת האפשרות להחזרת האזרחים שרוצים לחזור. אבל להכריז שסגרנו ומי שנמצא בחו"ל שיסתדר? אנחנו זורקים את האנשים ככה לעזאזל? זה נשמע מזעזע. זה נשמע מעין התעמרות באדם הממוצע, שגם ככה משלם את המחיר הכבד של מצב החירום ושל הקורונה.

תודה רבה לחבר הכנסת ווליד טאהא. אני באמת רוצה לציין שאזרחי ישראל שנמצאים בחו"ל ולא יכולים להגיע ורוצים להתמודד לכנסת הבאה, באפשרותם לעשות זאת. בדקתי את זה משפטית, כי זו פגיעה בזכות חוקתית. הם יכולים דרך השגרירות או, היום לראשונה, דרך האינטרנט. אז רוצו להתמודד, עד מחר ב-22:00 אפשר להגיש.

יש רשימה פנויה, הישראלים. מי שרוצה עכשיו. יש לך מזל,

חבר הכנסת יעקב מרגי יעלה ויבוא. השמיעיני את קולך. אני הולך להשמיע דברים לא נעימים. העיקר, את האמת. בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים וסגן השר, תחילה ברצוני להשתתף בצערה של משפתחו של אחמד חג'אזי, שנהרג בחילופי הירי בין כוחות המשטרה לבין העבריינים. כמובן, זה צריך להיחקר. מבחינתי, הרוצחים הישירים והעקיפים הם העבריינים וכוחות הפשע. אני רוצה לחזק את ידי החברה הערבית, שלא תרפה את ידיה של המשטרה במאבקה ובמלחמתה בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. זה אינטרס של החברה הערבית בפרט ושלנו בכלל. השוטרים והתושבים נמצאים בסכנה, כבוד השר לביטחון הפנים, כבוד השר אוחנה. אנחנו מקשיבים בשקיקה לנאום. חיזקתי עכשיו את כוחות המשטרה ולא שמעת. סליחה. גם השוטרים וגם האוכלוסייה הערבית נמצאים בסכנה מתמדת במאבק הזה. השוטרים שהיו באירוע הזה הסתכנו, חתרו למגע עם העבריינים בכל הכוח. חבריי חברי הכנסת הערבים ברשימה המשותפת, כל ניתוח כירורגי הוא ניתוח כואב ומסוכן, אבל בסוף הגידול הסרטני שנקרא "הפשיעה והאלימות בחברה הערבית" ימוגר. אבל צריך את הנחישות, צריך את הסבלנות וצריך את שיתוף הפעולה, ויבואו אליכם השקט והשלווה שאתם ראויים להם. חבריי חברי הכנסת, באותה נשימה, מעבר חד, אני רוצה לחזק את ידי הממשלה, ומשרד הבריאות בראשה, במאבקם בנגיף המתעתע, נגיף הקורונה על מוטציותיו השונות. אתם יודעים, בדרכי לכאן ובחזרתי יוצא לי להדליק לעיתים את מכשיר הרדיו ברכב,

תוכניות אקטואליה וחדשות. תאמין לי, סגן השר יואב קיש, תוכניות האקטואליה, אני שומע אותך לפעמים מתראיין בהן. גם מגישי התוכניות למיניהם, הם הצליחו לבלבל אותי: כשהיה סגר ולא היו מחסומים,

למה לא עושים מחסומים? כשיש סגר ויש מחסומים, למה יש מחסומים? כשיש סגר, למה יש סגר? עכשיו יש תוכנית לפתוח, למה אתם פותחים

מספר החולים לא ירד? אנחנו לא אומרים את זה. אתה לא מהתקשורת, אני מדבר על התקשורת. אני גדלתי על התקשורת. עד שלב מסוים האמנתי להם. הם הצליחו לבלבל אותי, אני באמת לא יודע מה רוצים. אתה עושה ככה, לא טוב, עושה ככה, גם לא טוב. וכשאתה עושה בסוף מה שהם שאלו, גם לא טוב. אז אני רוצה לומר, כפי שנאמר הרבה בתקופה האחרונה: בתקופה האחרונה ראינו, ובזה אני מסיים, הרבה אנשים שיושבים ביציע ויש להם הרבה מה לומר. הם היו עושים יותר טוב, ויודעים יותר טוב איך להתמודד עם הנגיף הבריטי, עם הדרום-אפריקאי, עם הקורונה, עם ה-COVID-19 על כל גרסאותיו, הכול הם יודעים. בכל מצב הם ידעו איך להתמודד.

יש מערכת בחירות, יש פוליטיקה, אבל הנזקים של הקורונה הם לא הנזקים היחידים שנתמודד איתם אחרי המגפה האיומה הזו. הנזקים שהבאנו לחברה בפגיעה בחוסן, בלכידות, באמינות של הריבון, במשילות, זה בסוף יתפוצץ לאותם דוברים בפנים. יש גבול לכמה אפשר לתעתע בדעת הציבור. אני מקווה שהימים שבהם נעמוד כאן על הפודיום ונודה לכל מי שהיה שותף למאבק קרובים. אחרונים אחרונים חביבים אלה כוחות הרפואה, שמחרפים את נפשם כמעט למוות עם הנגיף, וכדי לסייע, להושיט יד תומכת ויד חמה צריך לחזק אותם ולומר להם מילה טובה בימים אלה.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2021, שהחזירה ועדת הכלכלה.

חבר הכנסת ניסים ואטורי, בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. מותו המצער של אחמד חג'אזי לא הגיע סתם. האלימות בחברה הערבית, יש לה כמה סיבות, ויש לה פתרונות. החברים, חברי הכנסת מהרשימה המשותפת,

יוצאים מהאולם כשאני מדבר, במקום לשתף איתנו פעולה. אני מבקר ביישובים הערביים. ביקרתי ביומיים האחרונים, עם מי? עם מי זה "איתנו"?

תן לי לדבר ואז תבין. תגיד עם מי לשתף פעולה,

אני ביקרתי ביישובים הערביים ג'ת, באקה אל-גרבייה, זמר,

הם לא מתים עליכם. הם יודעים שאתם עושים פעולות למען הטרור. מי שלא טרוריסט, אתם לא נותנים לו בכלל ייצוג בכנסת.

אתם מייצגים פה טרוריסטים. הגיע לפה השר אמיר אוחנה, שיושב כאן, והוא פועל. הוא התחיל מה שלא עשה שום שר ביטחון פנים בישראל: הוא קם ונלחם בטרור הערבי, בטרור החקלאי של העבריינים ביישובים הערביים.

אתה לא מתבייש? אתם, בגלל זה זרקו אתכם מהמאהל.

חבר הכנסת ווליד טאהא, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תשמע, אתה והחברים שלך מתנהגים כמו מחבלים.

כשמישהו נהרג בחברה הערבית, אנחנו מצירים על זה, האם אתם פעם הצרתם על זה שיהודי נרצח? מה הקשר עכשיו, מה הקשר, על רציחות או על אזרחים שנרצחים? מה הקשר? האזרחים שנרצחים נרצחים על ידי ערבים שחונכו על ידיכם לרצח ודם. זה מה, סליחה, סליחה רגע. אני ביקרתי ביישובים הערביים, יש לך דעות חולניות. זו הבעיה שלך. יש לך ראש חולני. זה מה, להגיד, לא משהו אחר.

חברת הכנסת ח'טיב יאסין וחבר הכנסת טאהא, קריאת הביניים נרשמה. חבל, חבל, אבל אין להם רגש לחיי אדם. תראה מה, יש רגש. התחלתי בזה שאנחנו מצירים על מותו של אזרח חף מפשע. למה זרקו אתכם מהמאהל?

כי אתם לא מייצגים את הציבור הערבי בישראל. אני ביקרתי אתמול בג'ת, בזמר ובבאקה אל-גרבייה. אני כן, נכנסתי. אני זה שפה, אתם לא כל כך אוהבים לשמוע אותי מדבר, נראה לכם שאני אולי קיצוני, אבל בוא אני אסביר לך: נפגשתי עם האזרחים שלכם. להם מפריע שאתם מטפלים בפלסטינים ולא בערביי ישראל. אתם מבינים? כואב לכם שעכשיו נכנסתם למשבצת, ואנחנו מטפלים בזה. השר אמיר אוחנה הקים תשע תחנות משטרה במגזר הערבי, שכמו שאמרת, אתם הולכים להפגין? איפה יש לכם להפגין?

הוא הקים לכם עוד תשע כאלה. אתה האחרון שיכול להטיף מוסר.

15 מיליארד שקלים השקיעה ממשלת נתניהו. אתה רוצה להמשיך לצעוק או שאתה רוצה לשמוע מה שיש לי לומר? אני הפרעתי לך?

אל תטיף מוסר. זה כואב, זה כואב.

האמת כואבת. בשל קריאות הביניים אני מאפשר עוד דקה. הציבור שלכם מאס בכם. פשוט מאס בכם. כשאמרנו שאתם צריכים לשתף פעולה, אמיר אוחנה יצא למלחמה, מלחמה בכל הטרור הזה. מי אתה בכלל שתדבר בשם, תגיד. אני ישבתי איתם והם אמרו לי. מה שהם אמרו לי, אני אומר לכם. תתעסקו באלה שהצביעו לכם. אתם הזנחתם את הציבור הערבי. בגלל זה הציבור הערבי היום מצביע נתניהו. אתה ממשיך לשקר. אתה ממשיך לחזור על השקר שאמרו פעם.

מי שמכיר אותי יודע שאני אף פעם לא צעקתי בצורה כזאת.

הציבור הערבי, כפי שאני שומע בכפרים שלכם, מאוד מאוד מרוצה מהטיפול של השר אוחנה, עם הערבים. הרי כולם יודעים שזה שקר, היושב-ראש יודע שזה שקר. אנחנו מתעסקים רק בעניינים של האזרח הערבי.

חבר הכנסת ואטורי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. סגן שר הבריאות, בבקשה, נא לסכם. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת ואטורי, אני אגיד לך מה התפיסה שלי לגבי מה שקורה בחברה הערבית במדינת ישראל. במדינת ישראל, בציבור הערבי, יש שתי מגמות:

מגמה חיובית, שאנחנו מחזקים בכל הכוח, היא של אזרחים ערבים, אזרחי ישראל, שרוצים לחיות פה בשוויון זכויות במדינה יהודית דמוקרטית. להם, אנחנו מחזקים אותם ותומכים בהם. מהצד השני, לצערי,

תמיכה בטרור, אנשים שרוצים לשנות את אופייה של המדינה, ובהם אנחנו נילחם בכל הכוח. בהם אנחנו נילחם בכל הכוח.

תמיד צריך לנופף בסיסמאות.

לא לריק אנחנו רואים את התמיכה של המגזר הערבי בליכוד, שמוביל עכשיו, בראשות השר אוחנה, תוכנית למיגור הפשיעה במגזר הערבי.

זה חשוב לנו כי האזרחים הערבים שומרי החוק והנורמטיביים חשובים לנו, ואנחנו נילחם בכל אלמנט של לאומנות וטרור במדינת ישראל. תילחם בפשע, תילחם בפשע.

ואנחנו לא מכלילים, אנחנו לא מכלילים, כי יש הבדל, אתה מעניש אותם. אני לא אומר על כל אחד. כמו שאני לא אומר על כל יהודי, אני גם לא אומר על כל ערבי. יש ערבים שרוצים להשתלב ורוצים להיות פה שווי זכויות, נילחם על זכותם, זה מגיע להם. ואותם אלה שמניפים את דגל פלסטין ומנסים להפוך את מדינת ישראל עם לאומנות,

לגבי התקנות,

אני מצרף את חבר הכנסת אבוטבול כתומך,

חבר הכנסת שבח שטרן, סגן השר יואב קיש, חבר הכנסת ניסים ואטורי.

נוסף לשבעה, יש לנו 14 תומכים, שלושה מתנגדים. אני קובע כי התקנות אושרו ונכנסו לתוקפן באופן רטרואקטיבי, כמצוין בנוסח ובהחלטה. אני מכריז כעת על הפסקה, וכמובן נודיע מייד עם חידוש ישיבת המליאה.

לילה טוב. אני מתכבד לחדש את ישיבת הכנסת. נתחיל בסעיף ראשון שעל סדר-היום: הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה,

דבר אחד,

זה נכון שיאיר לפיד מספר לנו כל הזמן שאנחנו מדינת אי,

נכון? כל היום: ניו זילנד, תשוו לניו זילנד, לניו זילנד.

הזקן: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ואידך זיל גמור, כל השאר.

כשם שאנחנו לא רוצים לייבא קורונה, אנחנו גם לא רוצים לעשות את מה ששנוא עלינו ולייצא קורונה.

ראשית נתחיל בהצבעה בקריאה השנייה.

אני מבהיר לחברים הרבים שנמצאים פה במליאת הכנסת, אולי תעשה שמית. שאנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק סמכויות מיוחדות

הצעת החוק אושרה, והיא נכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל, אני מניח שברשומות ממש בקרוב.

חברים, אפשר לומר שתם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני הבא, כ"ו בשבט